בוקר טוב, צוהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה. על סדר-היום יש לנו כמה קבצים של תקנות: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 34), מה שנקרא בלשון העם "התו הירוק". קודם כול, אני שמח שזה נראה ככה, צריך לנהוג בזהירות אבל נראה שמצד אחד החיים חוזרים למסלולם ובזהירות המתבקשת, ומצד שני נתוני התחלואה יורדים, מתמתנים בכל הפרמטרים גם בפרמטרים של המקדם, גם בפרמטרים של פר הדבקה לעומת בדיקות, וכמובן הדבר הכי חשוב זה התוצאה של ירידה משמעותית ועקבית בחולים קשה. אני שמח שזה הכיוון ומקווה שזה ימשיך הלאה. כמובן לא צריך לפצוח בחגיגות עדיין אבל לאט לאט החיים חוזרים למסלולם ובמסגרת זו אנחנו גם נדון בתקנות שאישרה הממשלה בסופשבוע שעבר שיחלו ביום ראשון, מה שנקרא השלב השלישי, תיקון 34. מי מציג? מי איתנו בזום? ד"ר שרון אלרעי כאן?

אז תציגי את קודם כול פחות או יותר את עיקרי התקנות. ברוך הבא, אוסאמה. יש לנו חוב לעצמנו, לציבור, בנושא - - עסקים בתוך עסקים. - - של רשתות השיווק, שהגבלנו אותן במכירה של דברים בנושאים מסוימים כדי שלא תהיה אפליה, זה היה בזמן הסגר, ואחרי שהסגר כבר לא קיים צריך לתקן את זה. לצערי הרב, משרד הבריאות לא תיקן את זה בתקנות, אני מקווה שאולי שכחתם אבל אם אתם לא עושים את זה, בשביל זה אנחנו כאן ואנחנו היום נעשה את זה אלא אם כן מישהו ישכנע אותנו שלא. בבקשה. תיקון 34 זה כפי שאמרת הפעימה השלישית בתו הירוק. זה כולל בעיקר פתיחה של עוד ענפים בתו ירוק: חדרי אוכל בבתי מלון,

אולמות אירועים מקווה שאני לא שוכחת משהו מסעדות במתווה שבשטח פתוח אפשר להושיב גם אנשים בתו סגול, בשטח סגור במבנה רק בתו ירוק, אטרקציות תיירותיות. כל האטרקציות התיירותיות בתו ירוק יכולות להיפתח, יש מתווה שמאפשר למנכ"ל משרד הבריאות לאשר אטרקציות נוספות בתו סגול. באישור של מנכ"ל משרד הבריאות. נכון, אבל כל האטרקציות בתו ירוק יכולות להיפתח. יש פה גם הרחבה של חלק מהתפוסות. איך פונים? כל מקום קטן צריך לפנות למנכ"ל משרד הבריאות, שהוא עסוק? לא.

הייתה אתמול ישיבה ארוכה עם נציגים של משרד התיירות כדי לאפיין באופן קטגורי סוגים של מקומות ולקבוע כללים כמה שיותר גנריים, אבל כמובן עסק שלא נופל לאחת מהקטגוריות האלה יכול גם לפנות באופן פרטני לבקש את האישור וכל בקשה תיבחן לגופה לפי המאפיינים של המקום. עד עכשיו לא ניתן אישור, נכון? עדיין לא ניתן לשום אטרקציה אישור. עדיין לא. אני גם לא חושבת שהגיעו עדיין פניות. אני חושבת שהשטח מתחיל להיערך וללמוד את התקנות. אטרקציות יהיו יותר בזמן החופש. אנחנו עושים כמובן עבודה כמה שיותר מהר כדי שאפשר יהיה להתחיל את זה. יש הרחבה של חלק מהתפוסות שנקבעו בעיקר בהקשר של אירועי תרבות. דבר ראשון, במקום 300 במבנה ו-500 בשטח פתוח, אז 500 ו-750,

יש מענה למקומות מאוד מאוד גדולים כמו אצטדיוני ספורט שיש בהם לפעמים גם 30,000 מקומות, אפשרות להכניס עד 1,500 אנשים כי אפשר לרווח

וזה כבר קיים, זה בתקנות הללו.

זה בתקנות שכבר היו קיימות ויש הרחבה של התפוסות שמותרות בהן. אני חושבת שאלה בעיקר התיקונים. עד מתי התקנות הללו? הארכנו את התוקף של התקנות עד ה-20 במרס, ב-14 יום נוספים. עוד עניין זה העלאה של מגבלת ההתקהלות, לאו דווקא בתו ירוק, מ-10 ו-20 ל-20 במבנה ו-50 בשטח פתוח. שזה כללי, זה לא רק בתו ירוק, זה לכולם. נכון. העלינו בדיון הקודם בשבוע שעבר את השאלה של התו הירוק יותר באופן רחב, גם למה מתכננים להפעיל את זה וגם שאלת הפגיעה בשוויון בהיבט של אנשים שמציגים תוצאה שלילית. נתתם פתרונות חלקיים בחלק מהדברים במלונות, ילדים יכולים להיכנס עם בדיקה שלילית; באירועים, עד 5% יכולים להיכנס עם בדיקה שלילית. המונח שאתה אומר נתתם זה לא בדיוק, זה כמעט לקחנו. זה היה עד הרגע האחרון בוויכוח, בסוף שר הבריאות נענה לבקשתי ואישר 5%, אני עדיין לא מבין למה 5% ולא 10%, שזה הרבה יותר סביר. הראייה שלי גם הייתה הסתכלות שאנשים יתחילו לכבד את הדברים הללו ולא יחפשו את הדרך להתחכם.

התקנות באמת מדברות רק על 5% באירועים, עם בדיקה שלילית, במלונות נכנסים. במסעדות יש את החלוקה בפנים ובחוץ, וגם הוספתם לתקנות את התינוקות עד גיל שנה והמחוסנים בניסוי הקליני שיכולים להיכנס גם על התו הירוק. אבל עדיין, ככל שמרחיבים את התו הירוק, מתרחבת הבעיה של האפליה מול אנשים ששוב,

אני מבין גם לשיטתכם הסיכון הוא מישהו שהציג תוצאה שלילית, הוא כמו מחוסן או מחלים, ולכן אין בעצם הצדקה מבחינת השוויון לא לתת גם למי שיש לו תוצאה שלילית להיכנס. השאלה איך אתם רואים את הדבר הזה עומד בשאלות של שוויון. ד"ר שרון איתנו, נפנה את החלק הזה פחות למשפטנית ויותר לד"ר אלרעי.

אני אומר: א', שאלה של שוויון,

באופן יותר פרטני, הוועדה שאלה בשבוע שעבר לגבי האוכלוסייה שהיא בעניין הזה בעצם אולי הכי נפגעת, האוכלוסייה של אנשים שלא יכולים להתחסן מבחינה בריאותית. האם יש לכם נתונים יותר ברורים על כמה אנשים מדובר שלא יכולים? אני לא מדבר על ילדים ואני לא מדבר על לא רוצים, אני מדבר על אוכלוסייה שמבחינה בריאותית לא יכולה. כמובן השוויון גם מדבר על אוכלוסיות שלא הספיקו, לא יכולות בגלל ילדים וכן הלאה, אבל בראש ובראשונה לגבי כאלה שלא יכולים בריאותית, כמה אנשים מדובר ואם יש פתרון או מענה להם. אני מציעה שד"ר אלרעי תשיב. בוקר טוב, ד"ר שרון אלרעי. שלום, מה שלומך הבוקר? שלום. נהדר. יותר אופטימית?

אנחנו דנים כרגע בתו הירוק, והנושאים שהעלינו כאן, העלה היועץ המשפטי של הוועדה לגבי מה הכיוון הלאה או ההסבר עכשיו לגבי אותם אנשים אם זה ילדים אז פתרנו את זה כרגע באירועים ופתרו את זה גם בבתי מלון אבל לגבי תחומים אחרים זה עוד לא נפתר. בסוגריים אני גם אומר שאומנם פתרתם ונתתם את ה-5%

התפשרתי על זה עם השר והסכמתי אבל אני עדיין חושב שהיה צריך אולי לתת 10% כדי לא לגרום לאנשים לחפש טריקים ושטיקים להפר את הדברים, ולתת לאנשים להתרגל לתקנות האלה ולתו הירוק.

שמרחפת בעניין הזה גם, מה קורה לגבי אותם אנשים שעל פי המלצות משרד הבריאות אסור להם להתחסן. השאלה מה ההערכות שלכם, כמה כאלה יש במדינה ואיך פותרים את זה. בזמנו, באחת הישיבות דיברנו אולי לתת להם איזושהי הגדרה עם כרטיס שהוא לא אדום ולא ירוק סגול אולי יכול להיות מעניין, אני לא יודע כדי שהם יוכלו להשתמש באלמנט הזה שנקרא בדיקות, שכרגע אלה בדיקות פחות מהירות ואנחנו מאוד מקווים שגם יגיעו מהר מאוד הבדיקות המהירות, וגם על זה נשמח לשמוע ממך. אלה פחות או יותר הנקודות שדיברנו עליהן, נשמח לשמוע את ההסברים שלך, מה באמת מתכוונים הלאה לעשות והאם אתם מתכוונים לנצל את כל זמן ההארכה של התקנות האלה או שיכול להיות שבעקבות ניסוי וטעייה אפשר יהיה להשלים אותן בתקנות קצת יותר מפורטות, אולי יותר מרחיבות בכמה דברים. בבקשה, שרון. ניתן לה לדבר ואחר כך יהיו שאלות של הח"כים. משרד הבריאות יצא באסטרטגיה של התו הירוק, כשמהתחלה היה ברור שאנחנו מעוניינים לא להשתמש בזה כאיזה דרך מניפולטיבית לגרום לאנשים להתחסן. זאת לא המטרה של התו הירוק.

המטרה של התו הירוק היא לייצר מקומות שבהם הסיכון לתחלואה הוא יותר נמוך הוא לא אפס אבל הוא יותר נמוך ולכן אנחנו יכולים להכניס יותר אנשים כי אנחנו הקטנו את הסיכון בזה שיש מחוסנים,

אנשים עם בדיקות, ואז אנחנו יכולים להעלות את כמות האנשים שנמצאים שם ולאפשר חיי משק תקינים כי אני לא יכולה להגיד למסעדה שהיא יכולה לפעול רק עם עשרה אנשים בפנים, אני יכולה להגיד אבל היא לא באמת יכולה לפעול ככה. אנחנו מנסים לראות איך אנחנו במקום מסוים מקטינים את הסיכון כדי לאפשר יותר אנשים כדי שהמשק יוכל לפעול.

מלכתחילה אמרנו כל הזמן תו ירוק יוכל להיכנס עם אנשים מחוסנים, אנשים מחלימים ואנשים עם בדיקות. כשזאת המטרה, המטרה היא לייצר תנאים שהם תנאים שבהם יש פחות סיכון לתחלואה, אז אני לא מכניסה אנשים כמו שנאמר באחת הוועדות קודם עם כל מיני פתק מהרופא שהוא לא יכול להתחסן. זה בסדר שהוא לא יכול להתחסן, אז הוא צריך להיבדק כי אני רוצה לוודא שאנשים שנכנסים פנימה מביאים בסיכון יותר נמוך תחלואה פנימה. זה לא עניין של בוא נביא פתק מהרופא שאני לא יכול להתחסן, זאת אומרת אנשים שלא יכולים להתחסן ואנחנו מעריכים שהכמות שלהם היא מאוד קטנה, אני לא יודעת כמה כאלה בגדול, אלה אנשים שיש להם אלרגיה לפוליאתילן גליקול, שזה אחד ממרכיבי החיסון, זה דבר שהוא יחסית מאוד נדיר, האנשים האלה באמת לא יכולים לקבל את החיסון, וכל יתר האנשים, כולל אנשים עם אלרגיות, יכולים לקבל את החיסון. יש מצבים שבהם מבקשים להישאר בהשגחה במקום רבע שעה,

יש מצבים שבהם אומרים, תעשה את זה במסגרת מרפאת אלרגיה תחת פיקוח רפואי ויכול להיות שנותנים תרופות לפני זה להפחתת התגובה האלרגית. יש כל מיני אופציות אבל באופן עקרוני, רוב מכריע של האנשים יכולים לקבל חיסון. לא מדברת על מי שלא רוצה, שזה משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו מנסים מהתחלה לקדם אפשרות שבה תו ירוק נפתח למחוסנים, מחלימים ובבדיקות, כשלבדיקות יכול להיות שימוש בבדיקות שהן PCR, שאז הן נותנות תוקף קצת יותר ארוך, למשל 48 שעות מרגע ביצוע הבדיקה, או בדיקות מהירות שזה ממש אומר בכניסה בכניסה לאירוע אתה עושה את הבדיקה וזה נותן לך איזשהו קלירנס לאירוע של כמה שעות. כשבאנו להפעיל את זה כרגע, כשאנחנו עדיין עם לא מעט מאומתים ארצי בין 3,000 ל-4,000 מאומתים מדי יום זה אומר שרוב מערך הבדיקות כיום הוא בשימוש לאותם מאומתים, לאנשים עם סימפטומים, למגעים שלהם ולכן במצב הזה כרגע אי אפשר היה להשתמש בבדיקות ה-PCR כדי לפתוח תווים ירוקים כי פשוט זה יגרום לזה שכל מערכת הבדיקות שלנו תהיה מוצפת באנשים שרוצים להוציא תו ירוק לפעילויות היום-יום, ובסופו של דבר הזמן שלנו מביצוע הבדיקה עד התוצאה יעלה ל-48, 72 שעות כי פשוט יהיה הרבה עומס במערכת ואז אנחנו לא נצליח לטפל בחולים, לא נצליח לזהות מוקדם מגעים,

בשלב ראשון, כשאנחנו עוד עם תחלואה כל כך גבוהה במדינה, פותחים את המשק, אנחנו לא יכולים להגיד תו ירוק יפעל עם בדיקות PCR מכיוון שזה יציף את הבדיקות כך שכל מערכת הבדיקות תיתקע. אנחנו כן מקדמים בימים האלה את הנושא של בדיקות מהירות כדי שהן ייכנסו לשוק כמה שיותר מהר. הדבר הזה דורש שינוי חוקתי, זאת אומרת בצו בידוד בית אנחנו צריכים להגיד מה אומר כשלבן אדם יש בדיקת אנטיגן חיובית. זה לא קיים כיום בחוק בשום צורה ואופן. אנחנו צריכים לעשות שינויים מסוימים מחשוביים כדי לזהות את החולים האלה ולהעביר אותם לרשימת חבי הבידוד למשטרה כי בן אדם עם אנטיגן חיובי צריך להיות מבודד כי בסיכון גבוה יש לו תחלואה אמיתית. כמובן, צריך לראות איך אנחנו דואגים לתהליך שבו הגורמים הדוגמים שעכשיו זה לא רק בתי חולים וקופות חולים, זה יכול להיות כל מיני גורמים דוגמים מדווחים לנו את התוצאות החיוביות כי אלה אנשים שלמעשה שוב, הם בחשד מאוד גבוה לתחלואה. כל הדברים האלה, אלה דברים שאנחנו עובדים עליהם בשבועות האחרונים בצורה מאוד מאוד מאוד אינטנסיבית כדי להביא לזה שכמה שיותר מהר נוכל באמת לפתוח את המשק, שתו ירוק יוכל להיות גם בשימוש של בדיקות מהירות, זאת אומרת מי שיש לו בדיקה מהירה יוכל להיכנס לתו ירוק. מתי להערכתך - - - אני רק אשלים.

בגלל ההבנה שאם באמת רוצים לתת למשפחות אפשרות לצאת לחופש אז אי אפשר להגיד תלכו למלון אבל אל תיקחו את הילדים, אז במלונות יש כבר את ההחרגה שאפשר להגיע, ילדים עם בדיקות PCR, וכנ"ל לגבי אירועים. אם פתחנו עכשיו אירועים, הרי לא הגיוני שאנחנו נגיד האח של החתן, בן 14, לא יכול להגיע.

ולכן אנחנו כן מנסים להגביל את זה ל-5% כרגע כדי שלא יהיה מצב שאנחנו שוב, מציפים את המערכת בבדיקות לתו ירוק על כל האירועים שיהיו בשבועיים הקרובים, אבל כן לאפשר בתור שלב ראשון, כדי שהמשפחה הגרעינית לפחות תוכל להגיע בין אם זה הילדים שלא יכולים להתחסן ובין אם זה מבוגרים, האבא של הכלה שאולי בוחר לא להתחסן מסיבות כאלה ואחרות, ובאמת אנחנו לא מנסים במניפולציה לגרום לאנשים להתחסן. אנחנו מאוד מעודדים את כולם להתחסן אבל לא מנסים להכריח אותם. מתי להערכתך הנושא של הבדיקות המהירות ייכנס לרמה מבצעית,

אני מקווה תוך שבועיים. איזה ענייני חקיקה? יש לנו בדיקות שאושרו על ידי אמ"ר. יש לנו כבר מערכת שלתוכה ידווחו את התוצאות הגורמים שיהיה מותר להם לדגום. היה אתמול בערב דיון של הצט"מ כדי לעזור לנו לקבל את ההחלטה המקצועית איך להתייחס למקרים החיוביים, אז גם על הדבר הזה עבדנו. אנחנו עובדים כבר שבועות ארוכים כדי להסדיר את הכול ואני מקווה שתוך שבועיים הכול יהיה מוכן ואנחנו נוכל להחליף בדיקות מהירות לתו ירוק. איזה בעיות חקיקה יש? הזכרת שיש חקיקה, זאת אומרת יש משהו שאמור להגיע לשינוי? צריך לשנות בצו בידוד בית. בצו בידוד בית כרגע כתוב שנדרש לבידוד בית מי שיש לו בדיקת PCR חיובית ומישהו שהוא היה מגע - - זה חקיקה שלנו?

- - וכאן יש לך מצב של בן אדם שבעצם הוא לא היה מגע של חולה מאומת ואין לו בדיקת PCR חיובית, ואני צריכה גם אותו להכניס ולהגיד - - אוקיי.

- - בן אדם עם בדיקת אנטיגן מהירה.

אבל לא צריך בשביל זה חקיקה בכנסת. צריך תיקון של התקנות. תיקון של התקנות של מנכ"ל משרד הבריאות. אני לא אומרת שזה מעכב וזה ייקח עוד הרבה זמן אבל אלה עוד דברים קטנים שצריך לסגור לפני שהדבר הזה יכול לצאת בצורה חוקית ונכונה לפועל, ואנחנו עובדים על כל הדברים האלה במקביל. סליחה, ד"ר אלרעי פרייס, רק להבין. למה אי אפשר להשתמש בזה כבר היום, כמו שהשתמשו בזה בזמנו באיי התיירות? הרי את צריכה את כל האסדרה בשביל לחייב בבידוד ולחייב להכניס למאגר מידע וכו', אבל אם זה כבר מבצעי את יכולה להשתמש בזה פשוט בשביל לאפשר את עצם הכניסה של האדם למקום, בלי כל הדברים הנלווים.

עד היום היה שימוש בבדיקות מהירות על ידי גורמים דוגמים מאוד מסוימים, בין אם זה היה פיקוד העורף בכניסה לאיים התיירותיים ובין אם זה היה בקופות חולים ובבתי חולים, שאלה היו מקומות שבהם נעשתה בדיקת אנטיגן מהירה אם היא הייתה חיובית, מייד הייתה מבוצעת בדיקת PCR ואז בדיקת ה-PCR בעצם נתנה את התשובה. לא היה לי מצב שכרגע לצורך העניין מישהו הולך לחתונה, יש לו בדיקת אנטיגן מהירה, וזהו. אין לו את בדיקת ה-PCR מיידית, זה ההבדל. בכל המתארים עד עכשיו, החוקיים אם אנשים קנו מכשירי סופיה ועשו איתם כל מיני שימושים בכל מיני חברות, זה משהו אחר, אבל דברים שהמדינה אפשרה, היו מצבים שתמיד בתוך הסצנריו הזה הייתה בדיקת אנטיגן מהירה ואם היא הייתה חיובית, מייד בדיקת PCR. כאן אני בעצם מייצרת תנאים שבהם יש בדיקת אנטיגן מהירה ואין מיידית בדיקת PCR ואז אני צריכה איכשהו להסדיר את זה, להגיד הבן אדם הזה חייב בבידוד עד שהוא עושה בדיקת PCR, מה קורה אם הוא לא עושה בדיקת PCR,

צריך להסדיר את המצב החדש הזה, שלא קיים כרגע, שבו אתה עושה רק בדיקת אנטיגן מהירה. אוקיי. אני רק אומר דבר אחד, שצריך לתת את כל הגז בעניין הזה.

באמת שנותנים, עובדים על זה ימים ולילות, וגם בכל הכיוונים גם בקטע החוקי, גם בקטע המחשובי ממש מכל הכיוונים. גם אנחנו מאוד רוצים שזה כבר יתחיל לפעול ולא יהיה מצב שאנשים ללא חיסון וללא החלמה לא יכולים להיכנס למקומות. אני מבקש גם שתשקלו אולי להעלות טיפה את האחוז של אלה שמסתמכים על הבדיקות אם זה ילדים או בני משפחה, ובמיוחד על ילדים אני אגיד לך גם למה. אני חושב שאחד הדברים הנכונים שיקרו בתקופה הזאת, כי הרי כולנו יודעים שהגל הזה שאנחנו מקווים שאנחנו לקראת סופו הוא הגל של הילדים יותר, ובדיקות שנעשות - לא משנה אם זה בגלל אירועים או חתונות - לפחות נותנות לכם פריסה לא רעה של עוד בדיקות לדעת ולזהות. יכול להיות שבעקבות כמה אירועים כאלה נמצא כמה ילדים שהם מאומתים וזה יחסוך לנו אולי בידודים אחרים כי אני לא רואה את ההמוניות. הרי בסך הכול, רק לפני חודש-חודשיים היינו ברמה של 120-100 אלף בדיקות ביום, היום אנחנו סביב 50-40 אם אני זוכר נכון. 80-70. אבל כשהיינו ב-120,000 בדיקות ביום היינו עם SLA של 72-48 שעות. את אומרת שזה דוחה. לתת תשובה לבן אדם לקח לנו 72-48 שעות, ולמקום הזה אנחנו לא רוצים לחזור. אני חייבת להגיד שהיום, כנראה גם ב-120,000 בדיקות אנחנו נצליח להתמודד יותר טוב,

לא היינו רוצים להפגיז את המערכת בצורה שבה בסוף כשיש בן אדם באמת מאומת, לוקח לנו שלושה ימים לתת לו את התוצאה.

למה הבדיקות הללו, ה-PCR לפחות, הן ל-48 שעות?

כשהתחלנו את זה באיים הירוקים, התחלנו את זה עם 72. צריך להבין את ההבדל בין הבדיקות של האנטיגן לבדיקות של ה-PCR, הן בודקות שני דברים שונים של הווירוס. אחד בודק את חומצות הגרעין, את הגנים עצמם, זה ה-PCR, ואחד בודק את החלבון. מה שקורה זה שבדיקות אנטיגן מאוד טובות, בתחילתה של המחלה יש איזושהי עלייה ברמת החלבון, אותה אנחנו מצליחים לזהות, אבל אחר כך יכול בן אדם להיות חולה שלושה,

חמישה,

עשרה ימים, והאנטיגן שלו יהיה שלילי. זאת אומרת, אנחנו יותר חושבים שהבדיקה החיובית מייצגת יכולת שלו להדביק בזמן הקצר. אם הדבר הזה הוא כרגע חיובי אנחנו אומרים, הוא כנראה מדבק עכשיו בזמן הקצר, ולכן זה קלירנס לאירוע. אם אנחנו חושבים על מצב שבו בן אדם ייכנס לבדיקות, נשתמש בנתונים האלה לאורך כמה ימים, זה פשוט לא יהיה מדויק. אז יכול להיות שבבדיקה הראשונה הוא היה שלילי ועכשיו הוא נכנס לאירוע יום, יומיים אחר כך, הוא כבר חיובי, אני מסתמכת על בדיקה שהיא לא רלוונטית כי היא בדיקה שהרגישות שלה היא לזמן מאוד קצר.

זה לאנטיגן, אבל גם ב-PCR היום אתם מדברים על 48 שעות.

אנחנו פשוט רואים את זה גם בדוגמאות של אנשים שעולים מבדיקה של 72 שעות לפני טיסה, וכשהם נוחתים הם חיוביים, וכולם עלו עם בדיקה שלילית של 72 שעות.

כמה שאנחנו יותר מקצרים את הזמן הזה בין מתי נלקחה הדגימה והיא שלילית וכמה קלירנס זה נותן, אז כמה שזה יותר קצר זה יהיה יותר מדויק. כמה שאני מרחיבה את זה יותר, יש יותר סיכוי שהבדיקה היא כבר לא רלוונטית. מרגע שבן אדם נבדק הוא יכל לבוא במגע עם חולה מאומת, יכל להידבק,

אבל אני עדיין מסתמכת על איזושהי בדיקה ישנה. זה באמת עניין של למצוא את האיזון.

ולכן, מאחר שאנחנו לא הולכים על דיוק של מאה אחוז, השאלה אם לא כדאי לשקול, לפחות ב-PCR שהיא יותר מהימנה, ללכת כן על ה-72 שעות בתקופה הזאת כי בסוף, בן אדם עושה את הבדיקה אז הוא יכול בשלושה ימים עוד להספיק כמה דברים ולא צריך לעשות את הבדיקה כל יומיים, אבל זה לשיקול דעתכם, אני רק מבקש שזה יהיה על השולחן. חברי הכנסת. חברת הכנסת כנפו, בבקשה. רציתי לשאול לגבי אלה שיש להם נוגדנים והם לא נמצאים ברשימה של מחלימים או מחוסנים. תחזרי שוב. אני רוצה לשאול לגבי אלה שיש להם נוגדנים בעקבות בדיקות סרולוגיות או אחרות, והם לא נחשבים מחלימים או מחוסנים. האם אפשר בעקבות בדיקה להוסיף אותם לתו הירוק? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה: אני מבינה שהמטרה היא באמת לייצר מקומות שבהם תהיה תחלואה מינימלית או ממש לבודד את האוכלוסייה, שלא יכולים להדביק אחד את השני, עם אותו אחוז קטן שציינת גם אני חושבת שצריך להגדיל אותו טיפה האם אפשר לייצר אותו דבר בשביל אלה שמאיזושהי סיבה לא יכלו להתחסן או לא רצו להתחסן? למשל, אם פותחים מסעדה מסוימת ויש יום אחד בשבוע או יומיים בשבוע לכאלה שלא התחסנו, שרוצים להיות מרצונם ביחד - - - אלה שלא התחסנו וביחד זה מסיבת הדבקה. מה שאני אומרת, אנחנו לא יכולים להכריח אנשים להתחסן ואנחנו לא יכולים לבודד את אלה שלא התחסנו מהחיים. אם אנחנו פותחים עכשיו את האפשרות ואנחנו שומרים על איים כאלה שלא מדביקים, אנחנו צריכים לחשוב מה עושים עם האחרים. זאת השאלה של היועץ המשפטי אבל אני את דעתי אמרתי. יכולים לאפשר להם להמשיך את חייהם בתנאים שהיינו בזמן סגר. צריך לחשוב איך אנחנו עושים את זה כי גם להם יש זכויות ואי אפשר להתעלם מהן.

תשובות בבקשה לשתי השאלות. לגבי סרולוגיה, ברגע שבן אדם עשה בדיקה סרולוגית לפי פרוטוקול של משרד הבריאות, הוא נחשב כמחלים, הוא יכול לקבל תו ירוק, הוא יכול להיכנס לכל מקום. כרגע, אני רק אגיד שגם למחלימים אנחנו נותנים אפשרות להתחסן במנת חיסון אחת, אני אומרת גם את זה אבל גם אם הם לא יתחסנו, יש להם תוקף מסוים של התו הירוק על פי בדיקה סרולוגית, כל עוד היא נעשתה לפי פרוטוקול של משרד הבריאות וכל הדבר הזה גם מבחינה מחשובית הוסדר כבר, כך שהם יכולים להוציא תו ירוק. זה לשאלה הראשונה. חשוב שזה יהיה גם בחוק וגם ציבורית. חשוב שזה יצוין. לשאלה השנייה, לגבי הפעלת מקומות. אני חושבת שברגע שאנחנו נתחיל להפעיל מקומות שהם בתו ירוק, יום בשבוע לא בתו ירוק, יום בשבוע ככה, איבדנו את הכול. או שהדבר הזה יהיה פשוט או שהוא פשוט לא יהיה.

אם מקומות פועלים בתו ירוק הם פועלים בתו ירוק. אני אומרת שוב, המטרה שלנו, שבתו ירוק יוכלו להיכנס גם אנשים עם בדיקות, כך שזה יפתור את כל הבעיה שבן אדם לא רוצה להתחסן, לא יכול להתחסן, ילדים, הדרך לפתור את זה היא על ידי אפשרות לכניסה עם בדיקות. זו מבחינתנו הדרך, וכרגע אנחנו בתהליכים לראות איך לעשות את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר רחב לציבור. ומה התוקף של בדיקה, שמישהו מגיע למקום מסוים, עושה בדיקה ואז במשך כמה ימים הוא יכול להסתובב כמי שמאושר לו? ה-PCR, זה יהיה 48 שעות, ובדיקה מהירה זה יהיה עד 24 שעות כניסה לאירוע. זאת אומרת שאפשר יהיה למשל לצורך כניסה לחתונה של בן משפחה לעשות את הבדיקה יום לפני כדי שזה יתפוס אחר כך. גם היום זה אפשרי, 5%. זה חשוב מאוד. ב-PCR.

גם כאן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים מצב שלא כל האנשים הולכים לרופא משפחה עכשיו, מעמיסים את הקופות לעשות בדיקות PCR המוניות לאירועים כי גם את זה אנחנו לא רוצים. הקופות כרגע עמוסות, גם עדיין בטיפול בחולי קורונה, גם במבצע חיסונים שטרם הסתיים, ואנחנו בטח לא רוצים שכולם ילכו עכשיו לקופות כדי להוציא אישורים, לקבל הפניות לבדיקות PCR לחתונות.

אם תהיה פריסה - - - זה בדיוק חלק ממה שאנחנו מנסים עכשיו לארגן, איך אנחנו מאפשרים לאנשים כן להיכנס למקומות עם בדיקות בין אם בדיקות PCR ובין אם בדיקות מהירות בלי לעשות עומס שיעשה נזקים על כל המערכת. באותו אולם אירועים שיש בו חתונה וצריכים לבדוק את האנשים, אפשר באותו בוקר לפתוח את האפשרות לבדיקות כדי שבן אדם יוכל להתארגן, לבוא להיבדק

עמדות הבדיקה - - - הן לא ניידות? עמדות הבדיקה המהירות שאני מקווה, כמו שאמרה גם ד"ר אלרעי, שמקדמים את זה, אנחנו כבר יותר מדי זמן עם זה אבל אם תהיה פריסה רחבה של הדבר הזה, באמת זה יכול לאפשר להגיע למקומות או אפילו בכל עיר יהיו כמה מקומות כאלה שאפשר יהיה לבוא, לעשות את הבדיקה, לקבל את האישור הזה של 24 שעות, ולמחרת אתה צריך עוד פעם, אתה הולך שוב לבדיקה ולא העמסת על קופות החולים ולא העמסת על הדברים האלה, אבל בשביל זה צריך לקדם את העניין הזה. PCR זה לא דבר שאת יכולה לקחת אותו לכל אירוע, לכל אולם ולעשות שם כי בכל מקרה זה גם חוזר למעבדה ועד שמקבלים תשובה. זה לא נייד. זה לא נייד, ודאי שלא. לפני שאני אתן לחברי כנסת נוספים אני רוצה לשאול אותך. רק כייעול, האם יש אפשרות לקבל את התו הירוק בקופות החולים? יש אנשים מבוגרים שלא יודעים לעבוד דרך האינטרנט או להוציא את התעודות שלהם, לא המתחסן ולא המחלים. האם יש מצב שאדם, כשהולך כבר לרופא או שהולך לקופת חולים, הוא גם בקופת החולים מקבל את השירות שיוציאו לו את התו

אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר על זה עם הקופות, אני לא בטוחה שהקופות רוצות להיות בעסק של הוצאת תווים לכניסה לאירועים. הקופות לא רוצות להיות, זה בסדר,

קופות החולים אמונות על לטפל בחולים כן לתת להם תעודת מתחסן כי הם חיסנו אותם, כן לתת להם תעודת מחלים כי הם החלימו אותם אבל להתחיל לתת להם תווים ירוקים כדי להיכנס למקומות, זה נראה לי לחלוטין לא מתפקידם ולא הייתי רוצה להפיל עליהם את הדבר הזה.

אבל אני חייבת להגיד שבתוך האפליקציה יש כל מיני דרכים גם לאנשים שאין להם טלפון חכם, גם לאנשים שרוצים לעשות את זה בדרכים אחרות, יש עוד דרכים לקבל את התו הירוק, לא בטוחה שחייבים להעביר את העומס הזה לקופות חולים. שתהיה אפשרות כי לא הולך להיות עומס. זה לא כל כך הרבה אנשים. נינא, היועצת המשפטית שלכם.

את אישור התו הירוק לא אבל אפשר להיכנס לעסק, להציג בכניסה גם אישור מתחסן או אישור מחלים וזה למיטב הבנתי קופות החולים יכולות להנפיק. לפעמים אותם אנשים גם לא יודעים את זה. חבר הכנסת שבח שטרן, בבקשה. אני רוצה להעלות איזושהי שאלה שלא קשורה בדיוק לתו הירוק, אם כי יש לה איזשהו קשר לזה, אני מנצל את ההזדמנות, ברשותך אדוני היושב-ראש. אפשר, כל הנושאים שקשורים. אנחנו לא נבקש את ד"ר אלרעי עוד פעם, אז ננצל את זה שהיא איתנו. א', אני רוצה להביע הערכה גדולה למשרד הבריאות על כל מה שהוא עושה, גם מבצע החיסונים וגם כל שאר הפעילות, ואני בא מנקודת המוצא הזאת. יש היום מציאות בבתי הספר אני מכיר את זה מהשטח, כשהשטח זה הילדים שלי והנכדים שלומדים במוסדות חינוך ויש הרבה כאלה ואני שם שומע את השאלה הבאה: אם בקפסולה שבה הילד לומד אחד הילדים מאומת, בעצם כל שאר הילדים הולכים הביתה לבידוד ולפעמים זה יכול להיות 15 ילדים, כל ילד כזה זה הורה אחד לפחות שצריך להישאר איתו כדי להשגיח עליו. זאת אומרת, יש פה פגיעה מאוד משמעותית גם בילדים שמפסידים לימודים, מפסידים חברה, גם להורים שנאלצים להישאר בבית ולא לצאת לעבודה. הסתכלתי בטבלאות שמשרד הבריאות מפרסם ואני רואה שהסיכון לתחלואה קשה ולתמותה אצל בני אפס עד 19 מנתונים שאתם פרסמתם עד עכשיו, מתחילת המגפה עד היום, יש תשעה כאלה שנפטרו, לעומת קרוב ל-6,000 בוגרים. מדובר פה ב-0.003% מהחולים המאומתים שנפטרו. אין נתונים מדויקים בטבלאות שלכם אבל אתם ודאי יודעים יותר טוב כמה כאלה לקו בתחלואה קשה. אני מניח שיש איזושהי קורלציה בין התמותה לבין חולי קשה. אז כמו שאמרתי, השיטה הקיימת שאומרת, כל מי שהיה באותה קפסולה עם אותו ילד ילך לבידוד, היא גורמת לשתי בעיות מאוד קשות. היא משביתה הרבה כיתות. היא משביתה חלק גדול מהמשק, היא גם משביתה את התלמידים מלימודים. הרעיון שאני שואל אם אי אפשר היה ללכת עליו אני חושב שכן אבל ודאי לכם יש מומחיות יותר גדולה בעניין הזה זה אולי לשנות קצת את ההגדרה של בידוד לאותם תלמידים שהיו בסביבה של מאומת. הכוונה שלי היא להגיד שהבידוד יהיה או בבית או בכיתה, באותה כיתה שבה הוא למד. הרי כל אותם תלמידים ששהו במחיצה של אותו מאומת, הם היו חשופים אליו, אז הסיכוי שלהם הוא פחות או יותר זהה לחלות או לא לחלות, ואם אנחנו נאפשר שאותם תלמידים שהם לא מאומתים אבל שהם נחשפו, הם יוכלו להגיע מבית הספר לבית, מהבית לבית הספר. שאלה ברורה.

נקודה לעניין הזה. יכול להיות שצריך להגדיר את זה קודם כול לאזורים שבהם כבר אחוז המתחסנים הוא גבוה מאוד יחסית כדי שלא ידביקו את ההורים, את המורים, ושהדבר הזה לא יהיה כפוי, זאת אומרת הורה שרוצה, יוכל לשלוח את הילד לבית הספר ומי שלא כי הוא חושש שמא יש שם עדיין חולים, הוא חושש מזה והוא לא ישלח אותם.

בבקשה, ד"ר אלרעי. אני אגיד שני דברים עקרוניים ואז אענה ספציפית על זה. אנחנו כולנו מודעים לזה שהתחלואה בילדים היא תחלואה שהיא ברובה אסימפטומטית וגם כשהיא סימפטומטית, היא ברובה קלה ואנחנו שמחים על זה. אני חייבת להגיד בזהירות הראויה. אנחנו לא יודעים מה התופעות ארוכות הטווח של תחלואה כזאת, ולכן אנחנו עוד לא יודעים האם זה באמת שום דבר כמו שכולם אומרים, וירוס ויראלי שעובר או שיהיו לזה השפעות יותר ארוכות, ולכן אנחנו צריכים להתייחס לזה בזהירות ולא להגיד,

ילדים יידבקו.

הדבר השני, ברגע שילדים יידבקו ותהיה תחלואה מאוד גבוהה, גם אם עבורם זו תחלואה לא משמעותית וגם אם אני מתעלמת מנזקים עתידיים שאנחנו לא יודעים אם יש או אין, עדיין כשיש תחלואה מאוד גבוהה, התחלואה הזאת מתפשטת בתוך הקהילה ומסכנת גם את האנשים, ויש עדיין אנשים ביישובים שלנו שלא התחסנו ויש עדיין אנשים שגם כשהם התחסנו חיסון מלא, החיסון הוא לא מאה אחוז יעיל ולכן יש אחוזים בודדים שעדיין יכולים להיפגע.

ההסתכלות שלנו היא הסתכלות של הפחתת תחלואה בכל זאת. אנחנו יודעים שגם כשכל המדינה מחוסנת, עד שלא מגיעים למצב של חסינות עדר שבו הווירוס, אין לו למי לעבור מבן אדם לבן אדם ולכן המגפה גוועת, עד שלא נגיע למצב כזה עדיין יכולות להיות לנו התפרצויות, וההתפרצויות האלה גם מסכנות את האנשים שנדבקים גם אם זה ילדים, שאני לא יודעת את ההשפעות ארוכות הטווח, וגם מסכנות את האנשים לידם שעלולים להיות אוכלוסייה בסיכון, ויש לנו מצבים, כולל מצב של הדבקות בבתי אבות עם אוכלוסייה מחוסנת לגמרי, אבל החיסון הוא לא אפוד קרמי, הוא לא מאה אחוז יעיל, הוא יעיל ב-94% עד 98%, זה אומר שאחוזים בודדים כן ייחלו. אם תהיה הרבה מאוד תחלואה, גם האחוזים האלה בסוף יתורגמו לאנשים שייפגעו מהתחלואה הזאת ולכן יש ערך בהפחתת התחלואה. הערך השני הגדול הוא באמת להחזיר את הילדים למערכת החינוך, לדאוג שהכיתות תהיינה פתוחות כמה שיותר ואנחנו רואים שהחיבור של החינוך לרמזור הוא בעייתי. הוא בעייתי כי הרמזור משתנה בצורה מאוד מהירה, הוא בעייתי כי אנחנו לא מאפשרים יציבות לא למורים, לא לילדים ולא להורים לתכנן איכשהו קדימה כי כל שבוע גוזרים את הרמזור ויש את השינויים. המייל שלי מפוצץ מאירועים שמשתנים. אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה במשרד הבריאות לראות איך לתכלל עוד גורמים. כמו שאמרנו, בתו הירוק אנחנו יכולים לפתוח דברים שלא היינו פותחים אחרת ובמספרים שלא היינו פותחים כי אנחנו נותנים איזשהו מקדם הגנה עם התו הירוק, לנסות לייצר את אותו דבר גם בבתי הספר, להסתכל על בדיקות, כולל בדיקות מהירות, להסתכל על האלמנט של משפחה שהיא מחוסנת, מה קורה כשילד הגיע וכל המשפחה שלו בבית היא מחוסנת, אם יש אחוזים גבוהים כאלה בכיתה, האם להתייחס לכיתה אחרת, ומה קורה עם ילדים שהם מחלימים בתוך כל הקונטקסט הזה של לנסות לייצר כיתה שהיא יותר בטוחה. אנחנו עובדים על הדבר הזה במטרה משותפת להחזיר את הילדים כמה שיותר ללמוד. אני אגיד עוד דבר לסיום. כיתות י"א-י"ב, שכרגע אם יש שיעורי התחסנות גבוהים שזה אומר 90% התחסנות בכיתה אנחנו מקדמים את זה שהכיתה הזאת כבר עכשיו תוכל ללמוד בצורה יותר פתוחה, בלי הקפסולות ובלי שיש מישהו אחד מאומת, הוא מוציא את כולם לבידוד. זה באמת רק בכיתות י"א-י"ב שיש אחוז התחסנות גבוה ואם המורים גם יהיו מחוסנים אז אפשר יהיה לחזור לאיזושהי מסגרת חינוכית כמו שהכרנו אותה קודם עם לימודים יותר מאפשרים גם במקומות שהתחלואה בהם היא גבוהה כי הילדים עצמם מחוסנים.

יש נקודה שאולי לא הבהרתי אותה מספיק. אני מדבר על זה שאותם תלמידים שהם בריאים לכאורה אבל הם זקוקים לבידוד, כל התנועה שלהם, היא תהיה בין הבית שממילא הם נמצאים בו,

לבין אותה כיתה שהיא קבוצה של אנשים בקפסולה אחת שהם נמצאים באותה מסגרת, שהיו כבר חשופים לאותו חולה מאומת. אני רק אגיד שבכל מיני מסגרות שבהן ניסינו לייצר מתווים מיוחדים, מתוך הבנת צורך כזה ואחר לעשות בידודים קבוצתיים, בין אם זה היה בפנימיות, בין אם זה היה בנבחרות כדורגל מקצועיות שאמרו: בסדר, היה חולה מאומת אבל הנבחרת עדיין צריכה לשחק ולהתאמן, הם גם ככה ביחד, אז יעשו בידוד ביחד, ראינו התפרצויות. הקונספט הזה שיש בידוד שהוא קבוצתי,

אנחנו ראינו אצל שחקני כדורגל התפרצויות של וריאנט דרום אפריקאי בתוך הבידוד הקבוצתי הזה. אחד היה חולה, יצא לבידוד, כל היתר היו בבידוד קבוצתי ביחד, כולם נדבקו אחד מהשני לא כולם אבל רבים. זאת אומרת, הקונספט הזה של לעשות בידוד קבוצתי ביחד לא עוזר להפחית תחלואה. הסתובב איזה רעיון אני לא יודע אם זה היה בשם שר החינוך או מישהו אחר אולי דווקא אצל בני הנוער, שהם אסימפטומטיים, ללכת על קריטריון של בידוד בכיתה רק אחרי שני מאומתים ולא על מאומת אחד. יש דברים בגו?

זה נמצא על השולחן או זה רק בעיתונות? רק בעיתונות. שוב, לא דיברו איתנו. יש מקום לחשיבה בעניין הזה לדעתך?

30% מההתפרצויות שיש בהן ילד מדביק בילד, אני לא יודעת מראש איזו התפרצות זו תהיה אז איך אני אדע פה לבודד ופה לא לבודד? שני מאומתים יכולים לייצג לי כיתה שעכשיו בכל הכיתה בעוד יומיים יהיו שמונה מאומתים. זה לא מבוסס על רעיונות אפידמיולוגיים. בסדר, רציתי לדעת אם זה רק פייק ניוז. כן אפשר לראות איך אנחנו משתמשים בבדיקות מהירות כדי לזהות את הילדים האלה יותר מוקדם ולנסות לא להגיע לבידודים הנרחבים האלה, זה כן ואנחנו בודקים את זה, אבל להגיד רק כשיש שני מאומתים בכיתה הקפסולה הולכת לבידוד, אין לזה שום היגיון למה זה שניים, למה לא שלושה. לפני שאני נותן הלאה לחברי כנסת, לגבי מה שאמרת על הרמזור שאין לנו רק להסכים איתך על זה שזה באמת דבר שמשגע את כל מערכת החינוך לגמרי ואת ההורים. יש לכם פתרון, זאת אומרת הולך להיות פתרון בשעות הקרובות, בימים הקרובים? בשעות הקרובות?

בשעות הקרובות לא, אם זאת השאלה, אבל בימים הקרובים אני מקווה שכן. הגעתי לדיון הזה עכשיו מדיון שאנחנו עשינו עם הרבה מאוד גורמים, כולל משרד החינוך. מחר יש עוד דיון עם השלטון המקומי על איזשהו קונספט לנסות לייצר כיתה בטוחה שמנותקת מהרמזור, אז אנחנו בהחלט עובדים על הדבר הזה. בשעות הקרובות זה לא יהיה, אני מקווה שבימים הקרובים יהיה לנו רעיון שאנחנו נוכל לקדם אותו לפחות כפיילוט.

חברת הכנסת מיכל וונש. אחריה אוסאמה סעדי, ואחריו אחרונה שהגיעה, תהלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להעלות פה שוב נקודה כאובה מאוד על ישראל הראשונה והשנייה שנוצרת פה. אנחנו מדברים על חתונות ועל אירועים ועל קניונים, ואני עדיין מוצפת במאות פניות ממי שלא מצליחים להגיע לחתונה של הילד שלהם או להלוויה של הורה או ילד שיצא לבקר את ההורים שלו שהוא לא ראה 13 חודשים, שמשתתף בתוכנית "נעלה" בתיכון בארץ ולא מצליח לחזור לכתוב בגרויות, ואנחנו כאילו מנותקים לחלוטין. מדינת ישראל מאוד מעודדת ואוהבת עלייה, אבל הרבה פחות סובלת את העולים שלה. זה אומנם קשור לדיון הבא, אבל אם שרון כאן אז אני אאפשר לך. זה קשור לדיון הבא אבל פשוט שרון כאן אז מאוד חשוב לי להבין כדי להיות אפקטיבית. ד"ר פרייס, אני מבינה את ההיגיון המסדר של התו הירוק,

אדוני היושב-ראש, יש לנו מי שהתחסנו באותו חיסון מארצות הברית, בחיסון פייזר, ואנחנו לא יודעים להוציא להם את התו הירוק שיאפשר להם להגיע לחתונה של הילדים שלהם או להלוויה של האימא או לילד שצריך לחזור. זה דבר ראשון שחייבים לתת עליו את הדעת. אותו חיסון בדיוק של אותה חברה בדיוק, ואנחנו חייבים לתת. שתיים, ישראלים שמגיעים עכשיו כדי להצביע בבחירות ולא חוסנו, האם הם יהיו זכאים להתחסן כשהם בארץ, גם אם הם אינם חברים בקופת חולים כיוון שהם לומדים בחו"ל,

ישראלים לא. ישראלים. אזרחי ישראל? אזרחי ישראל, חיים, לומדים בחו"ל, מגיעים לארץ, האם הם יהיו זכאים להתחסן,

כיצד הם יוכלו לצאת ממדינת ישראל? שאלה שנייה.

והשלישית והאחרונה. שלישית ואחרונה. אני מבקשת לדעת, ישראלים שהתחסנו בחו"ל, וכרגע אמרנו שאין להם תו ירוק כי אנחנו לא מכירים בחיסון פייזר, מה התהליך? היכן הבדיקה הסרולוגית הזאת מתבצעת? הם לא יודעים אם נכנסים לבידוד ביתי, לא נכנסים, אין לי איך להגיב.

אבל הוא לא מוסדר, זה אני מסכים איתך.

זה מה שאני מנסה לומר.

שלוש שאלות. שלוש, ואמירה מאוד נוקבת. השאלה הראשונה והשנייה לדעתי זה אותה שאלה, אני אענה על שתיהן ביחד. אנחנו במהלך המגפה לצערי ראינו הרבה מאוד מאוד מאוד זיופים מכל מיני סוגים זיופים של בדיקות PCR, זיופים של תעודות החלמה, זיופים של אשפוזים בבתי חולים זה מדהים לאיזה רמה אפשר להגיע בזיופים, וכיוון שבן אדם, כשהוא מזייף בדיקה או חיסון הוא לא מסכן רק את עצמו, אם הוא נכנס כרגע לתו ירוק הוא מסכן את כל האנשים שבאים לשם, אז נכון, אנחנו מבקשים מכל האנשים האלה בשלב הזה, עד שיהיו לנו הסכמים של הכרה הדדית עם מדינות אחרות, בשלב הזה מבקשים מכולם לעשות בדיקה סרולוגית. ברגע שבן אדם עושה בדיקה סרולוגית ויש לו נוגדנים, הוא מקבל תו ירוק. הוא גם יכול לצאת מבידוד לצורך הבדיקה הסרולוגית, והבדיקה הסרולוגית נעשית בשלל מעבדות אני לא רוצה כרגע לפרסם אף אחת מהן, אלה מעבדות פרטיות בבתי חולים - - - אגב,

- - נעשית בשלל מעבדות, הרשימה הזאת נמצאת באתר של משרד הבריאות ואין שום בעיה ללכת, לעשות את הבדיקה, לצאת מבידוד לצורך ביצוע הבדיקה,

לצאת מבידוד ולקבל תו ירוק. כל הדבר הזה מוסדר. אני אגיד מעבר לזה שאנחנו עכשיו גם מקדמים אפשרות שהדבר הזה בכלל יתבצע בנתב"ג כשאנשים נוחתים.

אישרנו בדיקה באמ"ר, בדיקה מהאצבע, בדיקה כמו בדיקת סוכר שלא צריך לקחת דם מהווריד - - ספירת דם.

- - שהיא בדיקה מאוד רגישה כדי לזהות כבר בנתב"ג את האנשים שיש להם סרולוגיה חיובית, וכבר אז לשחרר אותם מבידוד בלי שהם יצטרכו להיכנס לבידוד ולצאת.

אני רוצה לחדד את שאלתי. אני מבינה שהתשובה הזאת היא לגבי אזרחים ישראלים, אם הבנתי נכון.

זה לגבי כולם. אבל אזרחים זרים אינם יכולים כרגע להיכנס.

מביא כל מיני תעודות של חיסון כזה ואחר - גם אם זה לא חיסון של פייזר ומודרנה, הוא חיסון אחר, גם זה היה לנו יכולים לעשות בדיקה סרולוגית - - אני מבינה, אבל אזרחים זרים כרגע אינם יכולים להיכנס. - - אם יש להם נוגדנים הם מוכרים כסרולוגיה חיובית ומקבלים תו ירוק.

אבל אזרחים זרים לא משנה אם הם הורים או ילדים של מי שחיים בארץ ואני אומר שמדינות אחרות בעולם, דמוקרטיות, הגדירו משפחה מדרגה ראשונה, הורים וילדים, כמי שבאמת נכנסים לאותו הסדר שאת מתארת אותו, אבל ההסדר הזה כרגע לא חל כיוון שהם לא יכולים לקבל אישור להיכנס ארצה אלא אם כן יש להם סיבות הומניטריות שעוד פעם, אנחנו בסעיף סל הכללי של סיבות הומניטריות מהן ועוד פעם חזרנו למה שהיה קיים קודם, אבל זה לא רלוונטי כיוון שהם לא יכולים להיכנס בכלל ארצה. מה שאת עונה לי כרגע זה נכון, אבל ברגע שאנחנו לא מכירים בחיסונים של פייזר נניח מארצות הברית, הם בכלל לא זכאים להיכנס מראש, זאת אומרת הכנסנו אותם לסעיף של המקרים ההומניטריים והם לא מקבלים אישור להגיע ארצה. אני לא יודעת אם את מכירה את זה או לא. זה לא קשור פייזר לזכות שלהם לבוא או לא לבוא. זה אזרחים. לבחירות זה רק אזרחים. אולי את לא מבינה את מיכל. היא שואלת לגבי אזרחים זרים מחוסנים, מה שאת עונה לנו על סרולוגיה לא עוזר לנו כי לא נותנים להם להיכנס. השאלה: אזרח זר שמחוסן פעמיים, האם יש דרך שהוא יוכל להיכנס? קודם כול, כדי להיכנס למדינת ישראל, מישהו שהוא לא אזרח ישראלי כרגע צריך לעבור ועדת חריגים. בסדר, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים.

אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים אבל זה כבר שנה. ברגע שמדובר בבן אדם שהבן זוג שלו או הילד שלו הוא אזרח ישראלי, אז הוא מוגדר בדרך אחרת, אבל נינא,

אני אגיד שני דברים.

זה לאזרחים ישראלים שבאים לבחירות, עדיין לא פתרנו את הבעיה של מי שההורים לא יכולים להיכנס לחתונה של בנם או להגיע להלוויה של אימם או תלמיד של נעלה שלא יכול לחזור לארץ לכתוב בגרות, לא פתרנו. אני דווקא יודע שבמקרים כאלה, הורים לחתונת הילד, נותנים את האישורים.

אז אני אעביר אליך, אדוני היושב-ראש, ברשותך. אני אומר לך, ובתנאי שכמובן זה לא שאר המשפחה אלא רק הורים אם זה לוויה חלילה. אני אעביר אליך, הבנתי. את תעבירי אליי אבל נעשה את זה בדיון הבא. נעשה בדיון הבא. אני כן אשאל אני לא חושבת שהייתה תשובה, ד"ר אלרעי פרייס לגבי אזרחים ישראלים שייכנסו כדי להצביע לבחירות ואינם מחוסנים. היא אמרה שיש תהליך שיעשו בדיקה סרולוגית.

האם הם יהיו זכאים לחיסון.

יידרשו לבידוד. לצורך יציאה. אני לא יודע אם זה התפקיד שלה לענות על זה, אני לא בטוח. הם יידרשו לבידוד.

האם הם זכאים לחיסון? מי שהוא מחוסן או מחלים מחו"ל עם תעודות מחו"ל יידרש לבדיקה סרולוגית כדי לראות שהוא אכן מחוסן או מחלים. מי שהוא לא מחוסן או מחלים ומגיע, יידרש לבידוד כמו כל בן אדם אחר שמגיע ממדינה אדומה.

ד"ר אלרעי פרייס, אני רק שאלתי האם הם יהיו זכאים לחיסון. אזרחי ישראל - - - שבאו לבחירות ועומדים לחזור לחו"ל.

אני חושבת שאם לבן אדם יש קופת חולים שמבטחת אותו, הוא יוכל להתחסן. אבל אין לו קופת חולים. למיטב ידיעתי, אנשים שמגיעים ומקום מושבם הוא לא פה, אנחנו לא מנסים לעודד תיירות חיסונים, אז אני לא יודעת באיזה אופן מחסנים אותם. אנחנו מחסנים חסרי מעמד שנמצאים, גרים במדינת ישראל, אני לא יודעת איך מחסנים כרגע אנשים שהם לא קשורים לשום קופת חולים, מקום מושבם הוא לא במדינת ישראל, אני לא יודעת איך עושים את הדבר הזה כרגע. אני לא יודעת אם הדבר הזה הוא אפשרי או שנדרש מהם להיות פה תקופה מסוימת כדי לקבל את האפשרות להתחסן.

אני מבקש ממשרד הבריאות אולי היועצת המשפטית תבדקו את זה לקראת הדיון הבא שיהיה לנו תכף,

כי זה יותר עניין של החלטה האם יש להם זכות או אין להם זכות להתחסן. אני מבין גם מה שאומרת ד"ר אלרעי, שלא רוצים להפוך את המדינה למקום שאנשים יבואו ליום אחד כדי להתחסן ויחזרו אחר כך אחרי שבועיים, אבל לגבי הנושא שהיא העלתה לגבי הזכות, אם יש להם זכות בכלל להתחסן בארץ,

אם יש להם קופת חולים או לא, זאת שאלה אחרת. אוסאמה סעדי, בבקשה. ד"ר פרייס, בוקר טוב. אני רוצה להעלות שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה שכבר דנו בה בישיבה הקודמת וכבוד היושב-ראש הזכיר אותה, וזה שיש עדיין עסקים, למרות שנפתח כל המשק - - - זה לא קשור אליה. יש עסקים שעדיין לא נפתחו, ואני מדבר על עסקים בתוך עסקים, נגיד צעצועים או תכשיטי כסף בתוך הסופרפארם או בתוך - - רשתות שיווק. - - שופרסל או מגה. עכשיו כשפותחים את כל המשק, עדיין עסקים אלה משום מה נשארים סגורים. לא הבנתי על איזה עסקים אתה מדבר. הוא מדבר על התיקון. אני אגדיר, אני אנסה לחסוך זמן, אני לא חושב שד"ר פרייס כל כך מכירה את זה. אנחנו בזמנו תיקנו, כדי שלא תהיה אפליה בזמן סגר מהודק, שבאותן רשתות לא יוכלו למכור צעצועים או דברים מסוג זה כשהחנויות האחרות סגורות, זה היה בעקבות בג"ץ ודברים שעורר פה היועץ המשפטי שלנו. עכשיו ברוך השם הוסר הסגר, הוסר הכול, אבל התיקון הזה עדיין נשאר. ביקשנו בישיבה הקודמת שתתקנו את זה בתקנות הללו כי אין טעם לזה ואין לזה היגיון ואין בזה צדק, ולא עשו את זה. ומאחר שלא עשיתם אז אמרתי גם בתחילת הישיבה גם אוסאמה וגם אני ואני חושב גם שאר חברי הכנסת אם לא עשיתם את זה אנחנו נעזור לכם לעשות את זה היום כאן על החלק הקטן הזה. זאת הנקודה, אני לא חושב שיש לך התנגדות אפידמיולוגית. והשאלה השנייה, אוסאמה? השאלה השנייה קשורה לתקנות אבל הואיל ואני חייב לצאת, אני כבר רוצה להעלות את זה, וזה קשור לסטודנטים שרוצים לצאת מישראל ולחזור ללימודים שלהם. עכשיו אני מבין שזה מותר אבל הממשלה הגדירה רק יעדים קבועים לטיסות יוצאות, למשל לקייב, לפרנקפורט, אבל יש למשל 200 סטודנטים שלומדים בגיאורגיה, בטביליסי, והם שכרו מטוס, שילמו את הכול, המטוס היה צריך להיות אתמול, ומשום מה לא נתנו אישור. כי הם לא חרדים נו, אתה לא יודע? נו באמת, רק חרדים. רק חרדים נותנים. אני משרד הבריאות ואני יכולה להגיד מבחינה בריאותית שמותר להם לצאת. לא אנחנו קובעים את היעדים ולא אנחנו קובעים לאן, זה משהו שמשרד התחבורה צריך לענות עליו, אני לא יכולה לענות על הדבר הזה, אבל זה שאנשים יכלו לצאת, הם יכלו לצאת גם קודם. היציאה, ברגע שבן אדם הצהיר שהוא יוצא ולא בשביל לחזור בשלב הזה, אז הוא גם קודם יכול היה לצאת - - הצהירו לתקופות ארוכות.

לאיזה נתיבים ואיך עושים את זה פיזית, זה משרד התחבורה. הם הולכים לחודשים רבים ויש מטוס, ובמקום לטרטר את הסטודנטים האלה, ללכת לקייב ואחרי זה להתחיל לחפש טיסות לגיאורגיה יש גם סטודנטים ברומניה, בבוקרשט אני לא מבין את ההיגיון הזה. אדוני היושב-ראש, באמת אני לא מבין. אדוני היושב-ראש, אני חייבת לרדת. אם יש שאלות אליי, אני אשמח לענות ואני חייבת לרדת.

זה בדיון הבא אבל אני לא רוצה לעכב אותה. תהלה פרידמן. רק על ה-cross בין הרמזור לבין מוסדות החינוך כי כרגע, לפחות בירושלים, נוצר מצב אבסורדי שיכולה להיות שכונה עם 16% מחוסנים והחינוך פתוח, 80% מחוסנים והחינוך סגור, זה מתעדכן, מקבלים החלטות על סמך נתונים של יום שלישי. אני יודעת שאתם עובדים על זה, רק אם את יכולה לתת לנו בקווים הסבר על השקלול הזה של חיסונים, זמן נתונים והחלטות על בתי ספר כי אני מקבלת המון המון פניות. אני אנסה כמיטב יכולתי, זה באמת מורכב. קודם כול, הסיכון בתחלואה כשפותחים בתי ספר זה לפי התחלואה ביישוב. ברור לנו שילדים חולים בגלל שהסביבה שלהם חולה ומביאים את זה לבית ספר ומחזירים את זה הביתה, ולכן הדבר הכי חשוב זה צבע היישוב ברמזור. מקומות שבהם יש תחלואה נמוכה ירוקים, צהובים יותר בקלות אפשר לפתוח את מערכת החינוך ולכן אנחנו מתחילים משם כי התחלואה שם נמוכה והסיכון שכשילדים יגיעו תהיינה התפרצויות הוא יותר נמוך. במקומות שהם גבוליים, זאת אומרת יש מה שאנחנו קוראים צבע כתום בהיר, זה אומר שהתחלואה היא בסך הכול קרובה לצהוב היא לא צהובה אבל יש שיעור התחסנות גבוה של האוכלוסייה מעל גיל 50

גם שם, במטרה לעודד כמה שיותר שמקומות יהיו פתוחים בתי ספר יהיו פתוחים, מוסדות יהיו פתוחים גם שם נאפשר לילדים לחזור באותן מסגרות כמו יישוב ירוק וצהוב. זה איזשהו ניסיון להקל, להגיד: נכון, יש שם תחלואה שהיא יותר גבוהה ביישוב, אבל בגלל ששיעור ההתחסנות הוא גבוה, סביר להניח שגם אם תהיה איזושהי התפרצות זה פחות יגיע לאוכלוסייה בסיכון ופחות יסכן אותה, ולכן אנחנו מנסים איכשהו לשקלל את זה ביחד. שרון, שאלה בעניין הזה ותמשיכי. האם באותם יישובים לוקחים בחשבון גם את המחלימים, אם יש מחלימים מעל גיל 50 וכו'?

זאת אומרת, זה מספר ברוטו. כשאני אומרת מחוסנים אני אומרת אוכלוסייה מוגנת. כולם ביחד. אוקיי, תמשיכי. בין אם היא מחוסנת ובין אם היא מחלימה.

תמשיכי בבקשה. הנושא הזה של מתי גוזרים את הרמזור הוא מאוד מורכב. כמובן שמצד אחד אתה רוצה לגזור אותו כמה שיותר עדכני, נגיד צריך לפתוח ביום ראשון, היית רוצה לגזור אותו ביום שבת, ביום שישי כדי שזה יהיה הכי עדכני גם מבחינתנו כי אם יישובים הפכו להיות עם תחלואה יותר גבוהה אתה לא רוצה לפתוח, ויישובים שהתחלואה בהם פחתה אתה כן רוצה לפתוח, אתה רוצה שזה יהיה כמה שיותר עדכני. מצד שני, אנחנו גם צריכים לתת איזשהו זמן למערכת להיערך וגם לתת לאנשים יכולת לערער. אנחנו ראינו במהלך הדרך שכשאנחנו הודענו יומיים קודם,

כמובן הביא הרבה ביקורת מוצדקת איך אתם מודיעים 48 שעות לפני זה, אבל גם לפעמים ראשי רשויות הרימו לנו דגל על איזשהו חישוב לא נכון, והתהליך הזה לאפשר להם לערער, שאנחנו נבדוק מחדש את הנתונים ונראה אם הם צודקים או לא צודקים ונעשה את התיקונים בהתאם, היה חשוב.

פה שוב נכנס איזשהו איזון, עד כמה אתה רוצה שזה יהיה עדכני ולחתוך את זה הכי מאוחר שאתה יכול לעומת עד כמה אתה רוצה לאפשר לשטח זמן להתארגן וזמן לערער כדי שאם יש איזשהן טעויות חישוב ותמיד יכולות להיות אנחנו נוכל לתקן כדי לאפשר לילדים שיכולים להיכנס למערכת החינוך, להיכנס. שילוב הגורמים הזה יצר מצבים שבהם אנחנו רוצים לחתוך את הרמזור ביום רביעי כדי שנוכל לתת מספיק זמן, ביום חמישי יוכלו לערער, נוכל לתת מספיק זמן כדי שביום ראשון יוכלו ללמוד. זה הסדר שבו ניסינו לעשות את זה כדי לקחת בחשבון את כל הדברים האלה. אנחנו רק מבקשים מאוד מאוד מאוד, באמת, לעשות מאמץ ולמצוא איזשהו פתרון הגיוני. אני מסכימה. ככה התחלתי, אני מסכימה. אנחנו רוצים אחרי הדבר הזה גם במשרד הבריאות - - זה בלתי אפשרי, זה מעסיק אתכם. - - חותכים כל שבוע את הרמזור, מנסים לעשות את זה, עושים הרבה עבודה עם ראשי רשויות, ובסוף ההרגשה היא שלא מצאנו מנגנון טוב, והמנגנון צריך ככל הנראה באיזשהו אופן להיות מנותק מהרמזור ולמצוא את הכלים לייצר סביבה בטוחה לילדים האלה ולא רק להסתמך על התחלואה ביישוב. או שאולי באותם מקומות, דווקא אד הוק לאותם מקומות, הרשות המקומית, תהיה לה סמכות לעשות למשל כיתות מאווררות בחוץ באותם מקומות. זה גם כיום הם יכולים, במסגרת ההתנהלות בחוץ. אבל זה לא קורה. לא, אבל משהו יותר רחב. חבר הכנסת טופורובסקי, בקצרה. עוד שלוש דקות ואת משוחררת.

יש לנו תיכף את הדיון, אלא אם כן זו שאלה רפואית מאוד. אני פשוט חייבת לרדת, יש פה דיון אחר קריטי. אם אתם רוצים שאנחנו נקדם בדיקות מהירות במדינת ישראל אני חייבת להיות בדיון ההוא. אם זה זה, אני אאפשר לך. תודה רבה, ד"ר אלרעי, ותבשרי לנו בשורות טובות עם הבדיקות המהירות כי זה כלי משלים ליציאה מהסגר לכולם. בהחלט. מסכימה מאוד. תודה רבה. לא רציתי לעכב אותה אבל יש פה בקשה, אני לא יודעת אל מי. בחלל של החדר זה יגיע לאיזשהו מקום. בקשה אל משרד הבריאות לקבוע נהלים לביקורי הורים במחלקות פסיכיאטריות סגורות. נכון. זה סיפור נורא. אלה הורים שהילדים שלהם מאושפזים במחלקות. לא רק פסיכיאטריות.

גם גריאטריות, שעדיין זה לא פתור באופן מלא, ובמיוחד כשיש היום את המחוסנים והמחלימים שיוכלו לבוא ולחזור לאותם קריטריונים שהיו בעבר של ללוות, לסעוד בן אדם. אני פניתי אתמול למי שמפקחת על המחלקות הפסיכיאטריות והיא אמרה: אין נוהל, שמקרים פרטניים יפנו אליי, אבל המשמעות היא שמי שמקושר פונה ומי שלא,

אנחנו מטפלים כל יום במקרים פרטניים כאלה.

בואי נהיה יותר תכליתיים. אסף, אני מבקש, מאחר שאנחנו עוד יושבים פה על כמה תקנות, ומותר מבחינה משפטית לדבר על תקנה אחת כשהתקנה השנייה על הקו, אני מבקש שתבדוק במשרד הבריאות קודם כול עם האחראית על - - בתי חולים פסיכיאטריים. - - בתי חולים פסיכיאטריים, זה אחד, ומי שאחראי על הגריאטריה, על המוסדות הגריאטריים בכלל - - כל מקום שאנשים מאושפזים סגור. - - גם של המדינה, כל המוסדות המאושרים. אנחנו רוצים שהם יעלו לזום עוד במהלך הישיבה. תנסה לאתר אותם אל תשלח אליהם את משמר הכנסת אבל תנסה לאתר אותם. אסף, אני אשלח לך את זאת

הוא ימצא. תאמיני לי, הוא מכיר את כולם. להעלות אותם פה לוועדה, אנחנו רוצים לשאול אותם אני אגיד את הנושא, שיכינו את עצמם על נוהל ביקור של קרובי משפחה, לא רק ביקור אלא נוהל סיעוד, אפשרות לסעוד בן משפחה גם במקומות הסיעודיים, ודאי גם במקומות הפסיכיאטריים ששם כמובן יש לזה גם אספקטים אחרים, אני רוצה לשמוע את שני הדברים האלה. אנחנו נשמע גם על נוהל ביקור של הורים וילדים שלא ראו את הילדים שלהם מזה שנה,

בחוץ-לארץ, עולים חדשים.

כי אין נוהל, אדוני. אנחנו שנה ללא נוהל. מיכל,

אני מבקשת, את אותה הכנה שנעשה לדיון לקראת. נשמע גם על הנוהל הזה שלא קיים,

אנחנו תיכף נדון ותגידי מה שיש לך לומר בדיון הבא. אני לא רוצה רק להגיד.

זה כל כך לא קשור למה שעשינו עכשיו. בדיוק קשור, כי אין נוהל לגבי - - - זה נורא לא אינטליגנטי גם כן לעשות את זה. אין מישהו שאני יכול להעלות אותו על נוהל. הנוהל הוא כרגע חקיקה והתקנות, שאנחנו מאשרים או לא מאשרים, אז זה יהיה בדיון תיכף. לירון אשל, המועצה לשלום הילד, בקצרה בבקשה. תודה, אדוני. אני יודעת שאני מתפרצת לדלת פתוחה ואדוני גם התייחס לזה, לכל העניין של מניעת אפליה של ילדים, והייתה איזושהי התקדמות בכל הנוגע לאירועים משפחתיים והתייחסו לזה אבל אני אגיד, בניגוד לעניין של ההפרדה בין הורה לילד באירוע משפחתי אנחנו צריכים להבין כמו שאמרנו גם בדיון הקודם שיציאה לאירועי תרבות, חזרה לחיי שגרה, אני אגיד נורמליים, בטח במצב של ילדים בבתי ספר, ודיברה גם ד"ר אלרעי על המורכבות שיש במערכות החינוך, היציאה והחזרה לשגרה היא רפואה נפשית של ממש. וכמו שאמר גם היועץ המשפטי של הוועדה, ככל שמגדילים את החזרה של הקהילה הכללית, רק גדלה האפליה הפסולה שעושים מול ילדים, ואותו פתרון זמני לכל הפחות של 5% או 10% או מה שיתקבל בסופו של דבר בדיון, חייב לחול גם על אירועים אחרים.

הילדים הם לא רק המשך של ההורים שלהם, לא רק איזשהו, אני אומרת נגררת משפחתית לאירועים משפחתיים ודברים כאלה, אלא צריכים שיהיו להם מקומות שהם יכולים ללכת גם לבד, להתאוורר, לקבל שנייה חזרה את החיים שלהם, לראות את בני גילם, לחזור לאיזושהי שגרה שמחזקת אותם.

אנחנו יושבים דיונים על דיונים על דיונים, מבינים מה המצב הנפשי שלהם, מבינים שיש הידרדרות במצוקות, בחרדות, בחוסר משמעות שהם חווים בחיים, והמקומות האלה יכולים להיות חלק. צריכים להבין,

זה לא רק ללכת לראות סרט או הצגה או מחזמר אלא זה להחזיר להם שנייה את הבריאות הנפשית שלהם. ואנחנו רואים את העלייה בטיפולים פסיכיאטריים ואת המצוקות שמגיעות ליועצות של שפ"י ומשרד החינוך. אני אומרת, דמי אחייך צועקים, ממש ככה. אין פתרון אחר וזה נשמע אולי מופרך שאני אומרת את זה בדיון כזה - - זה לא מופרך. זה רק ארוך. - - אבל זה בהחלט חלק מהמזור שלהם, חלק מהשיקום שלהם, בתקופה כזאת. לירון, אמרת את הדברים גם בישיבה הקודמת ואני חושב שאת צודקת. מאחר ואני לא דובר משרד הבריאות והיא כרגע לא נמצאת איתנו, אני יכול רק לצטט את הדברים שהיא אמרה גם בדיון הקודם וגם היום בדיון הקודם יותר בהרחבה שזה השלב הבא שהם רוצים לעשות וזה יהיה די מה שנקרא במקביל, עם הנושא שיתחילו להיות הבדיקות המהירות זמינות ואפשריות ואז זה יורחב. אתם לא יודעים, אבל המאבק שאני ניהלתי על ה-5% כדי לא להפריד משפחות ביום שמחתן, ואני התכוונתי אגב להצגות גם כן או למשחקי ספורט, לאפשר לפחות - אני ביקשתי 10%, הסכימו כרגע 5%, אני לא אתווכח על זה כרגע - אבל לתת אפשרות להתחיל קצת להוציא ילדים עם ההורים שלהם, גם עם החברים שלהם, שזה יהיה השלב הבא. אוקיי, אנחנו נחכה ונמשיך לעקוב אחרי העניין של הבדיקות המהירות. לירון, לא ביקשתי תגובה. שמענו את הדברים, תודה. אדוני היועץ המשפטי, אם אפשר להקריא בבקשה את התקנות. לפני כן, קרן חן סופר, איגוד לשכות המסחר, בבקשה. תודה, אדוני מנהל הוועדה, שאתה מזכיר לי. תודה, אדוני. שלוש נקודות קטנות, ברשותך. במסגרת התיקון האחרון בוטלה הדרישה למדידת חום כלפי קהל לקוחות, רק שלא נעשה סנכרון מול תקנות הגבלת הפעילות במקומות עבודה, מה שאומר שבעצם עובדים, אני נדרש למדוד את החום שלהם, ואת הלקוחות אני לא נדרש, שזה פשוט אי בהירות שאין לה שום הסבר הגיוני. לידיעתכם, היועצים המשפטיים של משרד הבריאות. יש עוד דברים שדורשים סנכרון. השיח הזה נעשה במסגרת התיקון הקרוב של התקנות. זה נעשה? יש עוד סנכרון שצריך לעשות גם בהקשר של כנסים במקומות עבודה וכו'. הסנכרון הזה נעשה במסגרת השיח עם משרד האוצר על התיקון של התקנות שלהם.

ומתי התקנות האלה צריכות להגיע? אני צריכה לבדוק. במהלך החודש. השאלה אם אתם יכולים להקדים כדי לעשות סדר. צריך לשאול את משרד האוצר קודם כול. מבחינתנו כמובן שאפשר להקדים. אני מבקש שתפנו אחר כך לאפרת ותביעו בפניה את בקשת הוועדה גם אתה ציינת לעצמך את הנושא הזה, אדוני היועץ המשפטי שיהיה סנכרון בין הדברים, שלא יהיה מצב שיופלו לרעה. הנקודה השנייה, בבקשה גברתי. בהקשר הזה זה גם בתי אוכל, אם אפשר. יש שם עדיין את החובה לאכול בחדר, ככל הניתן, אז גם זה. יש לא מעט מעסיקים שמפעילים חדרי אוכל והם מבקשים כמובן לפעול באותם תנאים של בתי אוכל. לרוחב הגזרה נעשה את זה. נקודה נוספת, אנחנו ממתינים כבר זמן רב לאיזושהי עמדה מצד משרד המשפטים בכל הנוגע למתחסנים בשאלה של עובדים כמובן. כמו שאתם יודעים, יש לא מעט מקומות היום שמחויבים לדרוש תו ירוק מצד קהל הלקוחות.

אין שום עיגון ליכולת שלהם לדרוש תו ירוק מצד העובדים שלהם. זה גם יוצר איזושהי אי בהירות לא הגיונית. חדר כושר, עובד יכול לדרוש מהלקוח להציג תו ירוק,

אף אחד לא יודע בכלל אם הוא התחסן או לא. אנחנו מבקשים גם התייחסות לשאלה הזאת כי מבקשים לדעת מה מותר ומה אסור ואיזה מגבלות חלות על מעסיקים, אם בכלל יש להם יכולת לנקוט באיזשהן פעולות כלפי העובדים שלהם.

הנקודה השלישית כבר הועלתה פה, אנחנו מבקשים לזכור את התקנה שמדברת על המוצרים הלא חיוניים. אנחנו גם מבקשים איזושהי הבהרה מה הוחלט לגבי זה במסגרת הדיון הקודם. אוקיי. משרד המשפטים. על שאלה מס' 2 אתם רוצים לענות? לא בטוח שזה יהיה נכון שאני אשיב. יש אנשים שעוסקים בזה, הם לא חשבו שבדיון יעלו שאלות של דיני עבודה, אפשר להעלות אותם. זה תחת דיני עבודה, אני מבין. אם אתה לא צריך לענות אז אל תענה ואנחנו נעשה את זה כשנגיע לתקנות של דיני עבודה, אבל אנא בטובך, תעביר את זה לאותם אנשים. זאת סוגיה מאוד קשה ורחבה, אבל יש הרבה מאוד היגיון. כשאנחנו באים ואומרים ללקוחות שהם יכולים להגיע רק אם יש להם 1,

או 3 אם יהיו בדיקות וכו' באותו מכון כושר או באותו אולם אירועים ובאותו מקום עצמו, בעל הבית לא יכול לגרום לכך שאותו אדם שמקבל את האנשים האלה, הוא עצמו בטוח ומחוסן, יש פה משהו שהוא באמת חסר היגיון וצריך לקבל החלטות אולי אמיצות, אולי קשות, אבל צריך לקבל החלטות. זה לא הדיון כאן. שני הדברים האחרים שאמרת השלישי יתוקן או-טו-טו בקרוב, אם תהיי איתנו עוד בדקות הקרובות אז תהיי בשידור חי, והתיקון הראשון, כמו שאמרתי אני מבקש ממשרד הבריאות ולהעביר גם למשרד האוצר ואני חושב שכדאי לתקן את התקנות האלה עוד לפני חלוף זמן תוקף התקנות כרגע כי זה סתם עושה בלבול ונראה לא טוב. אדוני היועץ המשפטי, יש לך עוד הערות? הערה אחת. אנחנו העלינו כבר בישיבה הקודמת את נושא ההסמכה לתו הירוק, היעדר הסמכה מפורשת בהקשר הזה והקושי לתלות את ההסמכה במה שאתם תליתם אותו בו, משרד המשפטים, ב-8א(1). ברור שהקושי הזה מתגבר ככל שאתה מרחיב את התו הירוק ומגיע לדברים שבהם יכול להיות שיש יותר פגיעה במי שלא יכול להשתתף. אנחנו חושבים שכדאי לחוקק הסמכה מפורשת ואנחנו נציע שבמסגרת התיקון שעוסק בנושא של אמצעי הפיקוח הטכנולוגי יתווסף גם הנושא של ההסמכה המפורשת בסעיף 8 לנושא של התו הירוק.

שתבואו איתנו בדברים לפני הדיון. כי כרגע אני חוזר ואומר שבינינו, ההסמכה פה היא רעועה עד מאוד לנושא של התו הירוק.

אני כבר אמרתי את עמדתנו, את עמדת משרד המשפטים בדיון הקודם. וכמה שהתו הירוק מתרחב, הקושי הולך וגובר בהקשר הזה. בבקשה להקריא. אני אקריא ואסביר את התיקון. "תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 34), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

23,

25 ו - 27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 (להלן,

ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020 (להלן, התקנות העיקריות),

בהגדרה "אישור תו ירוק" - בשם ההגדרה, במקום "אישור תו ירוק" יבוא "אישור "תו ירוק""; בסופה יבוא: "(3) אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל"." זה מה שאמרנו קודם. אתה יכול לקבל תו ירוק גם אם לא התחסנת בחיסונים שהגיעו מחו"ל אלא בניסוי הקליני לחיסונים, אני מבין של המכון הביולוגי.

זה ניסוי של המכון הביולוגי. "תיקון תקנה 4 בתקנה 4(א) לתקנות העיקריות, במקום ההגדרה "התקהלות מותרת יבוא: ""התקהלות מותרת" עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 20 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח, עד 50 אנשים."" זה מה שדובר, ההגדלה של מגבלת ההתקהלות. שואלת חברת הכנסת כנפו. מחלים, היא אומרת שזה לא מופיע. סרולוגי גם מופיע בהגדרה של מחלים? כי נאמר כאן שכן וגם אני יודע שכן. ההגדרה של "מחלים", זה מפנה לצו בידוד בית: מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה וכל עוד האישור או התעודה בתוקף. זה כולל גם סרולוגי?

הגדרה של מחלים מפנה לצו בידוד בית ויש את הנוהל של הגדרת מי מחלים שמתייחסת גם לנושא של בדיקות סרולוגיות. שגם בדיקות סרולוגיות נכללות בתוכו.

אז למרות שזה לא רשום? לא, זה רשום אבל איפה שצריך להיות רשום. זה בנוהל שלהם כי זה סמכות של משרד הבריאות.

"תיקון תקנה 5 בתקנה 5 לתקנות העיקריות - בתקנת משנה (א1), אחרי "שאינו מחלים" יבוא "או תינוק עד גיל שנה"; בתקנת משנה (א2), אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א)הוא תינוק עד גיל שנה,"." שוב, גם פה זה אומר שהוא יכול לקבל תו ירוק גם אם הוא לא מחוסן או מחלים בשביל שהוא יוכל להתלוות להוריו?

הוא לא מקבל תו ירוק אבל הוא יכול להיכנס עם ההורים שלו. הוא יוכל להיכנס למקומות שהכניסה אליהם עם תו ירוק. " אחרי תקנה משנה (א2) יבוא: "(א3) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם במקום המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו-(ג1) אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה: הוא מחלים, הוא תינוק עד גיל שנה, הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג1);" זה מה שנותן את האפשרות להיכנס עם תוצאה שלילית לאירועים ושמחות, אבל שוב, זה עם המגבלה של ה-5% שתיכף נגיע אליה. שהיא בהוראות שחלות על המפעיל. כאן זה ההוראות שחלות על מי שנכנס. "ביטול תקנות 6 ו- 6א תקנות 6 ו, 6א לתקנות העיקריות, בטלות." זו בעצם ההגבלה על נסיעה בכלי תחבורה פרטי שהייתה קיימת הרבה מאוד זמן, שהיא מבוטלת, והגבלה על שיעורי נהיגה.

נכון. אדוני היושב-ראש, בתקנה 7 תיכף אני אקרא את התיקונים אבל פה אני מציין שבתקנה 7 יש גם התיקון של הוועדה, לבקשתך, אני מפנה את תשומת לבך שב-7(א)(1) יורידו את ההגבלה שבחנויות של מוצרים חיוניים לא ימכרו מוצרים שאינם חיוניים. הדבר הזה ייכנס פה.

"תיקון תקנה 7 בתקנה 7 לתקנות העיקריות - בתקנת משנה (א) - בפסקה (4), אחרי "לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020," יבוא "במשרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך, או ברשות מקומית",

אתם יכולים להסביר? זה לגבי מקומות עבודה.

עד עכשיו הייתה הגבלה גם על קבלת קהל, ובעצם הגבלנו שרק מקומות חיוניים ורק לשירות חיוני וכזה שלא ניתן לקבל מרחוק או באופן מקוון, וברשויות ציבוריות בכלל אין קבלת קהל, למעט שירות חיוני שלא ניתן מרחוק. אז באמת הורדנו את המילה "חיוני" ובכל המקומות האלה שהתאפשרה בהם קבלת קהל, אפשר בעצם כל שירות זו המלצה כללית בתקופת הקורונה, מה שאפשר לעשות במקוון ומרחוק,

מה שלא, זה לא משנה אם זה שירות חיוני

אבל למה בכלל להגביל לתוספת השנייה? למה לא לאפשר קבלת קהל בכל מקום במגבלות של תו סגול וכו'? למה בכלל לדבוק בנושא הזה של התוספת השנייה עדיין? זה נושא שאנחנו עוד בוחנים אבל גם מפניות שאנחנו מקבלים, או יותר נכון לא מקבלים, זה כנראה לא בעיה שקיימת. אנחנו יודעים שבמקומות כמו משרדי עורכי דין, רואי חשבון וכו', הייתה פרשנות שאפשרה להם לקבל זה לא היה בדיוק קבלת קהל, זאת אומרת לתאם פגישה עם לקוח, אפשר לעשות ישיבות מקצועיות גם עם אנשים שהם מחוץ למקום העבודה. אז הדברים הסתדרו, לא הייתה בעיה אמיתית, והבעיה הייתה יותר במקומות כמו משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכו', וכאן אנחנו בעצם מרחיבים,

אבל יכול להיות שבעתיד נבטל לגמרי את ההגבלה. אולי כדאי כבר עכשיו כי אם ממילא את אומרת שאין דלתא, זה סתם מבלבל את הציבור, זאת אומרת עדיף שתדברו באופן כללי. צריך לעשות עבודת מטה קצת יותר מסודרת כי נגיד כל מקום עבודה, אז כמעט כל מקום הוא גם מקום עבודה ולא רצינו פשוט לבטל את זה בלי לבחון קצת יותר לעומק את ההשלכות. להבנתנו, אין באמת בעיות שנוצרות מהמצב כרגע בשטח אבל לפני שאנחנו מבטלים ככה באופן גורף, אנחנו רוצים לבחון קצת יותר איך להתוות את זה. אתם בוחנים את זה? נעשית בחינה? כן, זה בדיונים. התקנות האלה נכתבו בצורה מאוד אינטנסיבית סמוך לפקיעה של הפעימה השנייה ולפני הפעימה השלישית והיינו צריכים לבחון הרבה מאוד נושאים. הנושא הזה עלה אבל מכיוון שלא יכולנו לעשות בחינה מאוד יסודית ולעומק, העדפנו כרגע לעשות איזושהי הרחבה מסוימת ולא לבטל לגמרי את האיסור.

אם את אומרת שאין בעיות עם הדבר הזה, זה דווקא בעיניי מוביל למסקנה שאולי אפשר להוריד את הדבר הזה. לא, כי אז אתה אומר בכל מקום עבודה. מקום עבודה זה יכול להיות אולי מקומות שאנחנו לא בהכרח רוצים כרגע שהם ייפתחו. כל מקום עבודה שהוא מקום הפתוח לציבור או בית עסק. זה הרישה. ואתה כבר פתחת חנויות. פשוט הדבר הזה, נראה לי שיש לו שריד ארכיאולוגי שצריך להיפטר ממנו.

אבל יש מקומות עדיין שסגורים, לצורך העניין מועדונים סגורים. אני רוצה לבחון, אם אני מבטלת את זה אז זה לא יאפשר לי פתיחה של מועדון תחת ההגדרה של מקום עבודה. היה צריך לעשות בדיקה יותר יסודית של מה אנחנו באופן יותר מדוקדק רוצים לפתוח ולא רוצים לפתוח.

אז אני מבקש לעשות את הבדיקה הזאת ואם צריך לתקן אז תתקנו. אל תחכו רק לפקיעה. אנחנו בודקים את זה,

מקומות עבודה שהם משרדים, כרגע להבנתנו אין באמת קושי, הם יכולים לקבל לקוחות.

" פסקה (8) תימחק," זה הנושא של משרדי ממשלה שעלה למעלה. " במקום פסקה (17) יבוא: "(17)בית אוכל, למעט אזור הישיבה במבנה בבית האוכל,";" חברי הכנסת, יש נוסח משולב לכל הדבר הזה, אפשר לראות את מה שאני מקריא בצורה יותר נוחה בנוסח המשולב. זה מאפשר בעצם את הפתיחה הכללית של בתי האוכל, של המסעדות, בחוץ כרגע. התו הירוק זה בפנים גם, אבל פה זה הפתיחה הכללית לכל הציבור של השולחנות בחוץ של בתי האוכל. " במקום פסקה (24) יבוא: האמור בה יסומן (א) ואחריה יבוא: "(24)אטרקציה תיירותית שהיא אחת מאלה: אטרקציה תיירותית בשטח פתוח, בלא הפעלת מיתקנים במקום האטרקציה, למעט הפעלת רכבל, (ב)אטרקציה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים אשר המנהל הכללי של משרד הבריאות אישר את הפעלתה גם למי שאינו בעל אישור "תו ירוק" בשים לב לסיכון להדבקה בנגיף בהתאם למאפייני המקום, אישור כאמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.";" זה מה שנדון קודם, בעצם עוד לא ניתן אישור כזה. האטרקציות הפתוחות פתוחות, והאטרקציות הסגורות - - - לא. אטרקציות פתוחות ללא מתקנים, עד היום בשבועות האחרונים יכלו לפעול, והן ימשיכו. בנוסף, שאר האטרקציות, או שכולן יכולות לפעול בתו ירוק או שהן יכולות לפנות למנכ"ל משרד הבריאות ולקבל אישור בהתאם למאפיינים שלהן לפעול בתו סגול. ועדיין לא התקבלו כאלה.

עד כמה שידוע לי כרגע.

לא מצאתי באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכלל הפניה לזה. חיפשתי שם ולא ראיתי שום הפניה לאיזשהו מקום שיש רשימה כזאת או איזשהו לינק לזה. אני מניחה שמתחילים לגבש, זה כבר בעבודת מטה לקראת סיום, אבל המקומות הגנריים שיכולים להיפתח או לא להיפתח, זה כבר מתפרסם לציבור. בנוסף, אנחנו נבדוק אם צריך מענה פרטני. " בתקנת משנה (ב) - ברישה, בסופה יבוא "וכן לתינוק עד גיל שנה";" שוב, זה מה שדיברנו קודם. אתה יכול להסביר? זה פשוט מאפשר את הכניסה למקומות של תו ירוק גם לתינוקות עד גיל שנה, שפורמלית אין להם תו ירוק אבל הם באים עם הוריהם. בלי הגבלה של אחוזים. לא, בלי הגבלה של אחוזים. " בפסקה (2) - אחרי "בישיבה של הקהל" יבוא "ולמעט מקום כאמור בפסקה (10)"; בסופה יבוא "ולרבות טקס הכולל מרכיבים דומים לאלה";"

במה מדובר? מדובר על אירועי תרבות.

יש עוד סוג של מקומות שיש בהם אירועי תרבות שזה מין שילוב בין מקום תרבות אבל למסעדה, זאת אומרת גם מגישים שם מזון סביב שולחנות, אז רצינו להתאים מתווה גם מבחינת התפוסה וגם מבחינת התנאים של מקום מהסוג הזה, שזה לא בדיוק מקום תרבות ולא בית אוכל אלא משהו באמצע. אנחנו מדברים על המקומות של התו הסגול, המקומות שאנחנו מקריאים עכשיו. " בפסקה (5), המילים "למעט חדר האוכל שבו" - יימחקו, אחרי פסקה (5) יבוא: "(5א) חדר אוכל בבית מלון המיועד לשימוש אורחי המלון בלבד,";" מה הצירוף הזה אומר? בית מלון יכול להפעיל גם מסעדה שמיועדת לציבור הרחב. אם הוא מפעיל מסעדה זה בתנאים של מסעדה אבל חדר אוכל שהוא באמת מיועד לאורחים של המלון, התנאים הם אותם תנאים אבל יש תפוסה קצת שונה. עשינו התאמה, יש הבדל בין חדר אוכל במלון למסעדה רגילה, אז שיהיה ברור מה חל על איזה סוג. וזה עם התו הירוק. בכל מקרה עם התו הירוק. בשני המקרים, התו הירוק.

במקום "בחירות" יבוא "שאינו כולל הגשה או מכירה של מזון";" זה הכנסים.

ללא הגשה או מכירה של מזון. " בסופה יבוא: "(8) מקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון, (9) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל כאמור בפסקה (5א) ואינו מקום המשמש לשמחות ולאירועים כמשמעותו בפסקה (11); (10) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כהגדרתה בפסקה (2), בישיבה סביב שולחנות, הכולל מכירת מזון והגשתו לשולחנות, (11) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים לצורך קיום השמחה או האירוע" זה הכול דברים שנפתחים בתו הירוק,

מקום המשמש לשמחות או לאירועים); (12) אטרקציה תיירותית במבנה או בשטח פתוח, שמופעלים בה מיתקנים, למעט אטרקציה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים כאמור בתקנה 7(א)(24)(ב)." אחרי תקנת משנה (ג) יבוא: "(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה";" כל הדברים האלה הם של פתיחה בתו ירוק. למה אתם עושים כל הזמן את ההפרדה, אתם אומרים בלי מכירה של מזון ובפסקה נפרדת מדברים - - - נכון,

בגלל התפוסה.

ברגע שיש מזון אז התפוסה מצטמצמת. אחר כך היו ההפניות לזה לפי ההוראות של תפוסה אבל בעצם בכל הדברים האלה אתם כן מאפשרים עכשיו לתו ירוק גם עם מזון,

- - עם מזון ואת פעילות התרבות עם מזון, רק ההוראות הן שונות.

"תיקון תקנה 8 בתקנה 8 לתקנות העיקריות, פסקה (4) - תימחק." זה בדיוק הנושא של בדיקות חום והשאלות שאמרנו שצריך לעשות התאמה במקומות עבודה לנושא הזה.

"תיקון תקנה 8א בתקנה 8א לתקנות העיקריות - בפסקה (1) במקום "בתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף להוראות המנהל" יבוא "בכפוף להוראות המנהל"; בפסקה (11)(ב) אחרי "איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג)" יבוא "ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים, גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג1)". בפסקה (12)(ו), בסופה יבוא "האמור בפסקת משנה זו לא יחול על אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9)"; אחרי פסקה (13) יבוא: "(13א) בית אוכל כאמור בתקנה 7(א)(17) או אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9) - המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן ויציב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת,

בפסקה (15), שעוסקת במקום של פעילות תרבות: " בפסקה (15) - במקום פסקת משנה (א) יבוא:

הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב,";" מותר גם לעמוד אבל רק אם אני עומד ליד המושב. אלה אירועים בהושבה עם שמירת מרווחים וכיסאות אבל אנחנו לא נמנע ולא נגיד לסדרן להושיב

" אחרי פסקה (18) יבוא: "(18א) חדר אוכל בבית מלון כאמור בתקנה 7(ב)(5א) בהתאם להוראות פסקה (13א)". בפסקה (19)" בבריכה, "במקום

" זה בעצם החלת אותן הוראות, בשינויים מסוימים. זה מיקס של ההוראות שחלות על בית אוכל וההוראות של אירועי תרבות, כל מה שרלוונטי כי זה מקום שמשלב

רק צריך הפרדה פיזית.

שלא יהיו עם אוכל על הרחבה או ירקדו באזור של האוכל. היושב-ראש, אנחנו לא רוצים לשנות משהו בעניין ה-5%? אנחנו לא יכולים.

הפסקה הראשונה זו ברירת מחדל, כל מקום שלא נאמר אחרת זה בתפוסות של אחד

פסקה (2) מדברת על מסגרות רווחה, כשמגבלת ההתקהלות הייתה 10 ו-20 בגלל איזשהו סטטוס קוו שנשאר מאז תחילת הקורונה שאפשר להם לפעול בתפוסה גבוהה

החדשות? לא היה צריך להתאים, זאת אומרת הטקסט הפנה. ל-(4).

עדיין יהיו קפסולות של 20? לא.

למעט אירועים בתו ירוק כמובן שמתקיימים במקום שפועל עם תו ירוק, הם עדיין לפי מגבלות ההתקהלות,

ואולם במקום ששטחו מעל 150 מטרים רבועים, מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום"" שוב, מתאימים את זה לגידול במגבלת התקהלות "יבוא "מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 20 אנשים", - במקום עשרה "לפי הנמוך מביניהם, ואולם במקום כאמור

כי ההנחה היא שכל המוזיאונים זה תמיד במבנה. זו התשובה.

אבל חנות זה תמיד במקום סגור, אז כדאי שתבדקו את זה.

אז נתקן את

ובלבד שלא יעלה על 500 אנשים במבנה או על 750 אנשים בשטח פתוח, לפי העניין," כל זה זה העניין

זה לגבי מקומות שהם עם פחות מ-10,000 מקומות.

אבל זה רק מה שהוא בלי אכילה. אחר כך יש גם משהו דומה שהוא כן עם

זה מקום שפועל עם מאפיינים שונים. עם כל אחד מהסקטורים האלה ישבו בנפרד והתאימו

גם ליישומיות של זה והכדאיות הכלכלית של

לבין מקום שקשה לחשב את התפוסה כי אין מושבים ולכן עשינו לפי התפוסה הגבוהה יותר שיש במקומות עם תו ירוק,

9 זה לעניין אזור תיירות מיוחד,

במקום 2.5 מטרים מרחק, יהיה שני

בדרך של פתיחתו לציבור לפי תקנה 7(א), התפוסה המירבית המותרת תהיה בהתאם להוראות תקנה 9(א) או בהתאם להוראות תקנת משנה (ג), לפי המקל מביניהם".

הוראות התפוסה באזור התיירות הירוק יהיו או המיוחד לאזור תיירות ירוק או הכללי,

נכון. כשכרגע בוטל גם

נכון? נכון. " בתקנת משנה (ג), אחרי "למי שהציג אישור "תו ירוק"" יבוא "וכן לתינוק עד גיל שנה"." זה בעצם ההתאמה. "תיקון תקנה 11א בתקנה 11א לתקנות העיקריות - בתקנת משנה (א),

בכפוף לזה שבמקום יוצב שלט,

אם הוא נכנס ללא תו ירוק, זאת עבירה פלילית. לגבי עבירת שהייה קודמת שהיתה. ניתנה התראה.

אומרת, אי-אפשר היה לתת את

ממה שהבנתי, לא היו הרבה קנסות.

והמפעיל שם הזעיק את המשטרה והוטלו קנסות גם על העבירה הזאת. אני לא יודעת אם מאז היו עוד קנסות. בגלל אפשר לשמוע, איך זה עובד עם הסריקה של הברקוד והאם יש בעיות

(היו"ר תהלה פרידמן, 13:36) אורי בוצ'מסקי מהמשטרה. האם זה נאכף ובאיזו רמה. אני רואה שהוטלו 8 קנסות על שהייה של אדם במקום שפתוח לפי התו

לגבי אירועי תרבות עם מזון, זה מקומות מסוג אחר לגמרי.

עדיין,

יחולו עלי במקום תרבות מהסוג הזה. אבל זה לא מספיק שאין את ההפניה ל-10(ב)(10)? זאת השאלה, האם זה מספיק? כתוב מקום כאמור ב-7(ב)(2) ולא 7(ב)(10),

ההפניה היא לאולם תרבות או למקום שהוא מקיים תרבות שהוא לא סביב שולחנות.

מפעיל של מקום שלא יישם מנגנון לוויסות למנוע חריגה מהתפוסה המותרת הקנס הוא 2,500 אבל קבענו שבמקומות מאוד גדולים כמו קניון הקנס יהיה 5,000. עכשיו קבענו שהקנס הקבוע של 5,000 יהיה גם

" מה זה אומר? זאת הוראת השעה. אי תיירותי בים המלח בעצם בוטל במהלך סוף

נוצר מצב שאולי מישהו הגיע ביום שישי או שבת לבית מלון בים המלח וביצע בדיקה שלילית. הוא אמנם נמצא באזור תיירות

אנחנו חושבים שלכל הפחות מתבקש שיבקשו ממשרד

אומרת, להגיד עכשיו שמפתחים את זה ויש מכרזים ויש בדיקות מהירות זה טוב ויפה, אבל כמו שחברת הכנסת יודעת

אני חושבת שיש פה שתי נקודות נפרדות. אחת זה הבדיקות המהירות והשני זה היערכות של אטרקציות ומקומות לקראת פסח ובכלל.

חזרתי לנהל את הדיון ותודה לתהילה שהחליפה אותי. אני רוצה לומר משהו בעניין הזה. דיברנו על זה גם בתחילת הדיון.

שואלים על זה, משבועיים זה

אני מבקש מאוד שתבהירי את זה גם בדיונים שלכם ואנחנו נעקוב. שוב, כמו שאמרנו בישיבה הקודמת, אני באמת חושב שיש בעיה משפטית מבחינת שוויון כל זמן שאתם לא מסדירים את הדבר

את הסייג הזה הוועדה לא מאשרת.

לא, זה אומר שסופר,

יכולים למכור את מה שהם מוכרים בלי הגבלה. אנחנו תיקנו את זה בזמן שהיה סגר.

או הפארם בגלל שהם פתוחים לעומת חנויות אחרות. אבל עכשיו כשכבר אין, פותחים

החובה לשהות במקום בידוד מטעם המדינה לכן אין את האפשרות הזאת של לבצע את הבדיקה במקום בידוד מטעם המדינה.

בהקשר אחר,

לאפשר לקבוצות ייעודיות של

שבעצם הם יורדים מהטיסה ישירות לאוטובוסים ונוסעים למרכז הקליטה ולא עוברים בכלל בטרמינל איפה שמתבצעות הבדיקות. במרכז הקליטה הם שוהים גם בתקופת הבידוד וגם

זה הפך להיות חלק מילולי מתוך העבירה,

שלהבנתנו זה גם היה המצב קודם. אם לא הורו לך לעשות את הבדיקה, למשל אם אין מקום לבצע את הבדיקה בתחנת הגבול, לא ביצעת עבירה אם לא עשית בדיקה אבל הבהרנו את זה עוד קצת.

ישראלים שהתחסנו בחו"ל, איפה הם מבצעים את הבדיקה שלהם? בארבעה השבועות האחרונים צריך לבצע את הבדיקה בתחנות

יש לנו כרגע שתי אפשרויות להיכנס ממעברים יבשתיים. מה שהיה כבר קודם, שזה אותו הסדר שחל במעבר נהר הירדן, שקצת התאמנו אותו לזה שלא יהיה צריך את האישור של

בזה הגענו להסכמה בפעם הקודמת.

הדבר השני זה כרגע כניסה דרך מעבר טאבה שהיא כרגע רק בהוראת שעה עד ה-14 למי שהיה שם עד ה-3.3.

זאת אומרת, ככל שיש צוואר בקבוק ביחס למי שלא מתחסן ומחלים, אולי דברים שקשורים בפיקוח הטכנולוגי, בבידודים אבל לגבי מתחסנים ומחלימים רק עושים להם בדיקה,

אני אולי מקדים את התשובה בעניין הזה אבל האם די

בצורה כל-כך קשה בזכות חוקתית של אזרח ישראלי לחזור

אבל בחזרה יש את המגבלה של ה-3,000 שמקשה עליו באופן אופרטיבי לחזור.

יותר מכך, בסוף זאת פגיעה בזכות חוקתית של אזרח לחזור לישראל.

משרד התחבורה צריך להתייחס לקיבולת. יש את הסיכון הכללי, שזה מצד משרד הבריאות. ללא הגבלה

אולי משרד התחבורה גם יוכל להתייחס בכלל לאפשרות התפעולית לעשות איזו הבחנה כזאת בטיסות החוזרות.

בטיסות היוצאות מכאן, זה כל מי שמותר לו לצאת יכול לעלות לטיסה. המפעיל האווירי והשדה צריכים לראות שאתה עומד באחד הקריטריונים והם לא צריכים להתייחס באופן

עדיין אבל העומס ירד משמעותית ממוצאי שבת.

הרוב הגדול מקבלים אישור אוטומטית לצאת מהארץ. כל מי שמחוסן בעל תו ירוק יוצא מהארץ. הכניסה לארץ מותרת לכל ישראלי. זר שרוצה להיכנס לישראל צריך לעבור ועדת חריגים של רשות האוכלוסין. ישראלי שאינו מחוסן צריך

טיסה של עובדים זרים ליציבות תפקודית של המשק, גם טיסה מארצות הברית וגם טיסה מפרנקפורט. הצלחנו להכיל אותם יחסית בצורה די מהירה ולאפשר להם את הזרימה של

המציאות ממשיכה והנה אנחנו מסדירים כבר חופשות של אנשים. אני שמחה באמת, שאזרחי מדינת ישראל שאבא ואמא והילדים שלהם שנמצאים בפתח-תקוה יוצאים לחופשה בפסח, אבל מי שאבא ואמא שלהם בניו-יורק, לא ראו אותם מעל

זה המתווה של הממשלה וזה ממשיך. דבר שני. כפי שהממשלה הנחתה, כך אנחנו פועלים. התיעדוף הוא לאזרחי ישראל בגלל הבחירות. כל אזרח ישראלי וכרגע 3,000 זה הקיבולת של הטיסות ולכן אנחנו רואים באופן מובהק שרוב הנכנסים לישראל הם אזרחים ישראלים שמגיעים

השאלה היא לא אלי. השאלה צריכה להיות לוועדת

לפי החלטת הממשלה, אני אחראי רק על יציאה מהארץ. משרד הבריאות מקבל תיעדוף.

ברגע שקיבלו אישור של ד"ר איריס לייטרסדורף הם רשאים להיכנס לישראל והם מקבלים אישור אוטומטי ולא מחכים

אני מנסה עכשיו להשתמש בך. לוועדה אין שום קריטריון שקובע אם האדם חרדי או לא חרדי, יהודי, חילוני,

זה גם לא מעניין אותנו.

באמת היינו מכוונים יותר לטיסות חוץ. מקבל את ההערה ונעשה בדיקה בעניין הזה. מעולה. עם הצמידים יהיה לכם פתרון טוב?

עשינו פיילוט הייתי בפיילוט ואני חושב שגם ראיתם אותו.

שילה, תודה רבה. נמצאת איתנו אירית וייסבלום מרשות האוכלוסין.

בהמשך לדבריו של המשנה למנכ"ל משרד התחבורה,

מה-7.3. התיקון המשמעותי בכל הקשור לכניסת זרים, שוועדת החריגים שפועלת בחודש האחרון כבר לא עוסקת בכניסת זרים. מה שמטפל עכשיו בכניסת זרים לישראל זאת ועדה

שאלתי קודם לגבי אותה ועדה שאמורה לבחון מקרים מיוחדים לגבי זרים. אני מקבל את התיעדוף שאתם אומרים כרגע בגלל

בהתאם למספרים של הבקשות של הזרים - - - יש ועדה שמטפלת בכל הקריטריונים שפורסמו באתר וביניהם קריטריון הומניטארי שהוא אינו

לייצר את החריג הזה שצריך היה לייצר אותו לפני שנה.

את אומרת אוטומטית. חס וחלילה, הם יחליטו באיזה

זה לא משהו אוטומטי. אני לא חיה בפלנטה אחרת. כמובן שזה בכפוף לכל התנאים שיחליטו עליהם. אבל אני אומרת שככל שיהיה סעיף נפרד הוא לא יכניס אותם

מה הממוצע של בקשות הומניטאריות של כאלה שהם אינם

צורך וזה יהיה חילוץ לאותם אנשים שצריכים אותם פה בארץ. אני מבין שיש ביקוש למטפלים הללו. השאלה האם אתם לא יכולים ליזום אחת לשבוע או שבועיים, טיסה של עובדים זרים בתחום הסיעוד בלבד כמובן כדי למנוע את הפארסה

הוא היה בזום ויצא לישיבה. אני מבקש את הדבר הזה כי אפשר לפתור אותו בצורה טובה

אנחנו כוועדה לא רק מבקרים ועוקבים אלא אנחנו גם נותנים רעיונות לפעמים. זה כמו שהיו לנו עכשיו 300 אזרחים תקועים במקום חשוך. כמו שעשינו את זה פעם.

הם עולים שלא נמצאים הרבה זמן בארץ ויודעים שיש להם בן או בת שנשארו במולדת שלהם או הפוך,

אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לעשות את זה. כרגע התקנות זה בחוק הכניסה לישראל - - - מיכל,

אני אומר את זה גם לחבריי מהמפלגה שלי. אנחנו חיים לא בעולם שכולו טוב, לצערי

שוב, אני מדבר איתך על אלפים שתקועים. אתם מדברים פה על הגעה לבחירות. מי שרוצה להגיע בבחירות, כנראה צריך להיות סופר עשיר כדי שתהיה לו הזכות הדמוקרטית להגיע הנה, אם הוא לא נמצא בחמשת היעדים שדובר עליהם וגם משם המחירים הם פשוט מרקיעי שחקים ולא סבירים בעליל. יש פה עוד אלמנט. אתם אמנם נותנים למחוסנים ומחלימים לצאת אבל אין טיסות. יש חמישה יעדים ומי שצריך להגיע ליעדים אחרים לא יכול להגיע. אם כן, אז הוא עובר מסע לא סביר בעיניי.

לא ניתן לתכנן נסיעות של הלוך ושוב כי אין ניוד טיסות ליותר משבוע קדימה. איך אפשר לעבוד ככה אנחנו לא מצליחים להבין. אנחנו לא מבינים דבר נוסף. למה אתם לא נותנים קנסות הרבה יותר משמעותיים על מפרי בידוד שנכנסים הנה. בשיטה כזאת נוכל להפעיל פתיחת שמים לכלל היעדים כמו שהיה בכל העולם ומתנהל כרגע בעולם. הרי העולם טס ורק בישראל לא טסים. העולם טס וחי לצד הקורונה ופה לא. אני פשוט לא מבין את זה. יש לנו 5 מיליון מחוסנים ומחלימים שלצורך העניין כלואים באיזה מתווה בעייתי ולא רואים פתרון. כרגע זה עד ה-20 לחודש. אף אחד לא יודע מה קורה אחרי. אף אחד לא יודע אם אחר-כך הממשלה פתאום תסגור את השמים כי יש לה כרגע חוק שמאפשר את זה. שוב, אי-אפשר לתכנן שום דבר. יכלו לעבוד על פתרון טכנולוגי. מאז שסגרו את נתב"ג עבר חודש וחצי, זה היה באמצע ינואר. תודה. לגבי מה שאמרת בסיפה, אני מקווה שהנושא של הצמידים האלקטרונים והאפליקציות השונות, שאני מקווה שנוכל להתקדם איתן בזמן הקרוב, יהיו איזה משהו הגנתי שיוכל לתת אפשרות למקבלי ההחלטות לפתוח יותר. האם בראיית הממשלה המגבלה של ה-3,000 והמגבלה של היעדים נותנת את המענה הראוי להגשמת הזכות החוקתית של ישראלים לבוא ולהצביע עד ה-23.3? שמעתי בין השורות קודם שיכול להיות שמבחינת קיבולת של בדיקות אפשר לאפשר יותר מ-3,000 בדיקות ביממה. האם הנושא של הגבלת היעדים והגבלת המספרים לא תמנע בפועל מהרבה מאוד ישראלים שירצו בכך לבוא ולהצביע? זאת פגיעה קשה בזכותם החוקתית. מי מתכוון לענות, למרות שזה לא החלק שלנו? זה הכול קשור. הייתי בישיבות הפנימיות. אני מבין שהמגבלות נקבעו בגלל מגבלה תפעולית של בדיקות. יש שאלה נוספת שצריך לשאול. האם ההיצע מספיק? הבנתי ביום שישי שלא ממלאים את המכסה. זאת שאלה שצריך לברר. אולי זה בגלל היעדים המוגבלים. יגיעו למכסה של ה-3,000 ואז אפשר יהיה לעשות הערכת מצב. אתה יכול לשאול שאלה יותר חזקה. למה לא פותחים עוד יעדים כדי לתת אפשרות לכולם להגיע? זה שתי שאלות. זה שדות התעופה שמהם מגיעים וזה המספרים. זה שילוב של שני הדברים. לגבי היעדים זה שיקול של רשות שדות התעופה שהיא יכולה לנהל את האירוע הזה עם מספר מסוים של שדות תעופה. את השאלה הזאת צריך לשאול את רשות שדות התעופה, למה הם חייבים לנהל את זה עם מספר מוגבל של יעדים. אדוני היועץ המשפטי, אפשר לעבור להקראה? אז הדבר הזה ייבחן רק כשתגיעו ל-3,000? יש כוונה לבחון את זה מחדש כי כרגע התקנות הן עד ה-20.3. אני לא יודע על איזה מועד בחינה מסוים. אנחנו עובדים כל יום על הנתונים של מי שמגיע לארץ, כמה אנשים מגיעים ומה התפוסה של המטוסים והאם הם מלאים. אנחנו עוקבים לראות האם יש צורך בהעלאת המכסה. היתה טענה שאיסטנבול, שהוא אחד משדות התעופה הכי משמעותיים הוא לא מופיע ביעדים שאליהם מגיעים מטוסים. נשוחח על זה עם רשות שדות התעופה ונבדוק. בינתיים בכל זאת יש הגדלה של היעדים, הגדלה של המכסה. כמובן שמבחינת משרד המשפטים הכוונה היא להחזיר כמה שיותר אזרחים, כמה שיותר מהר, גם כדי לממש את הזכות להצביע וגם בגלל שיש להם זכות להגיע. אנחנו נמשיך לעקוב ואנחנו מבקשים שגם אתם תעקבו כי זה התפקיד שלכם כמשרד המשפטים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אני רק מחזק. אפשר להקריא? תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה)(תיקון מס' 4), התשפ"א - 2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 7א(א)(1), ו- 23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות

שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) התשפ"א, 2021 (להלן- התקנות העיקריות), בתקנה 1- אחרי ההגדרה "ועדת חריגים" יבוא: ""מחלים"- כהגדרתו בצו בידוד בית"; אחרי ההגדרה "מעבר גבול ימי" יבוא: ""צו בידוד בית"- בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 "; אחרי ההגדרה "תעודת איש צוות", יבוא: ""תעודת מחלים או מחוסן" כמשמעותם בצו בידוד בית". תיקון תקנה 2 בתקנה 2 לתקנות העיקריות- האמור בה יסומן (א) ובה- אחרי "לא יצא אדם מישראל" יבוא "דרך מעבר טאבה ולא ייצא אדם דרך תחנת גבול אחרת"; אלא אם כן אחד מאלה: אזרח ישראלי ואינו תושב קבע. בפסקה (2) במקום "הוא" יבוא "פסקה (2ב) לא חלה עליו והוא "; אחרי פסקה (2א) יבוא: "(2ב) הוא מחלים והציג תעודת מחלים או מחוסן בתוקף לפי דרישה של גורם מוסמך בתחנת הגבול"; אחרי תקנת משנה (א) יבוא: "(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר יציאה דרך תחנת גבול "מעבר טאבה" בשל צורך הומניטרי חריג או צורך חיוני חריג באישור וועדת חריגים." זאת אומרת, זה מה שכבר הוסבר קודם. מי שלא אזרח ולא תושב יכול לצאת. מי שרוצה לצאת והוא מחוסן או מחלים יוכל לצאת חופשי. מי שלא מחוסן ולא אזרח או תושב צריך לעבור ועדת חריגים. יש גם איש צוות בכלי טייס שגם הוא יכול לצאת בלי ועדת חריגים. יש את הנושא של יציאה מטאבה בשל צורך הומניטארי חריג או צורך חיוני חריג. החלפת תקנה 3 3. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות, יבוא : "הגבלת הנכנסים לישראל" 3. לא ייכנס אדם לישראל אלא דרך שדה תעופה בין-לאומי או מעבר גבול ימי. על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר כניסה דרך תחנת גבול "מעבר נהר הירדן" של אדם שיצא מחוץ לישראל לירדן דרך מעבר גבול יבשתי, במועדים שיורה שר הפנים ולא יותר מפעמיים בשבוע, הוראה כאמור תינתן לאחר שיישקל הצורך לווסת את הנכנסים לפי שיקולי בריאות הציבור, בשים לב למספר הנכנסים לישראל דרך תחנות גבול אחרות, בהסכמת שר הביטחון או נציגו, ובכפוף להסדרת מקום לביצוע בדיקה לפי תקנה 3(א) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021." איך זה מסתדר עם העובדים הירדנים במלונות באילת.

להם בידוד 10 ימים? כרגע זה לא מוצג. זה לא יותר מפעמיים בשבוע, זה אומר שהם יכולים לא לפתוח בכלל. זאת לא הכוונה. מה הכוונה? הכוונה היא לשמור על המתווה הקיים וכניסה פעמיים בשבוע. זאת הבנתי.

מגבלה מספרית בכל פעם. בלי מגבלה מספרית בשים לב לזה שאנחנו במעקב שהמספרים שם הם לא מאוד משמעותיים. כרגע, במספרים הקיימים, זה בלי מגבלה. אז הדבר הזה הוא לא נכון או שאת לא מכירה את זה? אני מדבר על מעבר ירדן ליד אילת. המעבר הזה כרגע לא פתוח לכניסה. אני לא יודעת מה יהיה עם זה. זה משהו שעלה ממש בזמן האחרון ואני לא חושבת שיש עמדה על זה. זה נושא חדש. "תיקון תקנה 4 בתקנה 4(1) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: "לגבי קטין הנזקק לטיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי - ועדת החריגים תאשר את יציאתם של שני הורי הקטין או הורה ובן משפחה מדרגה ראשונה אחר, לצורך ליוויו וסיוע לו, אם הדבר נדרש". זאת בעצם עוד עילה לוועדת החריגים לעניין היציאה למי שמחוסן או מחלים,

כן.

בטלה." זה ביטול ועדת החריגים לכניסה כי כרגע הכניסה היא חופשית למעט המגבלות מכוח חוק הכניסה לישראל שדובר עליהן קודם. תיקון תקנה 8 בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום "כ"ג באדר התשפ"א (7 במרס 2021)" יבוא "ז' בניסן התשפ"א (20 במרס 2021)". הוראת שעה בתקופה שמיום כ"ג באדר התשפ"א (7 במרס 2021) עד יום א' בניסן התשפ"א (14 במרס 2021) יראו כאילו בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) בא: "(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) תתאפשר כניסה של אדם שהגיע למצרים עד י"ט באדר התשפ"א (3 במרס 2021) לישראל דרך מעבר טאבה במועד שיורה שר הפנים, הוראה כאמור תינתן לאחר שיישקל הצורך לווסת את הנכנסים לפי שיקולי בריאות הציבור, בשים לב למספר הנכנסים לישראל דרך תחנות גבול אחרות, בהסכמת שר הביטחון או נציגו, ובכפוף להסדרת מקום לביצוע בדיקה לפי תקנה 3(א) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021." תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום "כ"ג באדר התשפ"א (7 במרס 2021)". אני מעלה להצבעה את התקנות. מי בעד אישור התקנות? הצבעה התקנות אושרו. פה אחד התקנות עברו. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:15.